בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הסמים והאלכוהול של הכנסת. זו בעצם ישיבת מעקב אחרי נושא שאנחנו עוקבים אחריו באופן שוטף וקבוע במהלך כל הקדנציה, וזה טיפול והתנהלות היק"ר, היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. האמת שזה לא סוד שזה נושא שבאמת מלווה אותנו ממש לדעתי מהיום הראשון כאן בוועדה על הרבה מאוד בעיות בירוקרטיה, זמינות,

יחס וכו'. אנחנו כאן בוועדה גם ליווינו את ההכרזה על הרפורמה ותחילת הניצנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, תרתי משמע, של הרפורמה. לדעתי כבר למעלה משלוש שנים אם אני לא טועה - - 27 ביולי 2015. שלוש וחצי שנים, ללא ספק כבר זמן - - - כבר הולכת לגן עירוני. ועדיין אני כל פעם הייתי מסיימת את אחת הישיבות לאורך השלוש שנים וחצי האלה באיזה נימה אופטימית שהנה יש שינוי ואנחנו על ספו של, וטוב בעולם החדש זה כבר לא יקרה וזה חוליים וזה חבלי לידה וכו' וכו'. ואז עוברים כמה חודשים וממשיכות להצטבר תלונות ודיווחים ובעצם מצב שאנחנו רואים שאפשר לקרוא לזה מה שהיה הוא שקיים. וצריך לזכור שמדובר כאן במטופלי הקנאביס הרפואי שהם אנשים חולים, אנשים שזקוקים למזור, זקוקים לתרופה, זקוקים למרפא, שמאוד מאוד עוזר להם. וההתמודדות עם הקושי הבירוקראטי והמנהלתי וכל המעטפת שסביב השימוש בתרופה עצמה הוא בעצם קושי נוסף על קושי ראשון שנגרם בגלל המחלה ובגלל המצב הבריאותי עצמו. כך שעל אחת כמה וכמה יש לנו עניין ואינטרס להקל לפחות בתחום הזה שבו אנחנו יכולים לדאוג שדברים לפחות יתנהלו כמו שצריך, וזה דבר שהוא נכון לכל שלב של הרפורמה.

זה בכלל לא משנה, יש באמצע עשרות אלפי אנשים כבר, ותיכף נשמע מספר מדויק, אני יודעת שהוא כל הזמן עולה, אני באמת מזמן לא התעדכנתי. אבל ללא ספק כבר עשרות אלפי אנשים שנסמכים באופן יום-יומי, שיטתי, רציף, על טיפול רפואי

בסמכות וברשות מדינת ישראל שאין חולק על יעילותו, שיש קונצנזוס רחב על הצורך בו ועדיין, לצערי הרב ולצערנו הרב, הוא כל הזמן נתקל בקושי אחרי קושי אחרי קושי. ובגלל זה אנחנו מקיימים כאן את הדיון והוועדה עוקבת אחרי הנושא כדי להסיר חסמים, כדי לפתור קשיים וכדי לפקח, שזה חלק מהעבודה שלנו, על העבודה של משרד הבריאות. בלי עיכובים מיותרים אני אעבור למבקשי רשות הדיבור. יש כאן רשימה דיי ארוכה, אני חייבת לומר. לפני שאני אקריא אותה אני אציין לפרוטוקול שלפי סעיף 120 ד' 1 (ג) לתקנון הכנסת השמות של כל מי שביקש או יבקש לחסות את שמו, כלומר שהשם יהיה חסוי ולא יופיע בפרוטוקול,

יהיו חסויים ולא ירשמו בפרוטוקול. ואם מדובר על קטינים או חסרי ישע אז זה לפי סעיף 120 ד' 1 (ב) לתקנון

אחים שלי קצינים, אני הייתי ממונה על התביעה הצבאית בעזה ואיו"ש,

פטריוט ישראלי בכל רמ"ח אבריי, אני גאה להיות

אני גאה לומר שהרופאים שניתחו אותי,

אבל הוא יודע שהוא צריך להוריד אז הוא מנהל משא ומתן עם הרופאה שראתה אותי, מוריד לי ל-40. והוא כבר מאשר לי 40 חסר תקדים בפעם ראשונה,

מישהו יודע מה המחלה שלי - - סליחה שאני מפסיקה אותך. קודם כל תודה שאתה משתף אותנו וזה בטוח לא קל לשמוע את הדברים וזה בטוח רק פרומיל מהתחושה הקשה והחוויה הקשה

אני נראה למישהו פה מסטול? אנחנו הקמנו לכן מטה, לא עוד נשתוק, החולים הקשים לפחות, יותר לא נשתוק.

את המסמך המדעי שמגבה אותה הופסקו הריכוזים מעל 30% במדינה. אין לזה אח ורע בעולם,

ריכוזים נמוכים שהם לא באמת עוזרים לחולים,

זה בילינסון, איכילוב, תל השומר, הדסה עין כרם, זכרון מנחם זאת אומרת חמשה מתוך השישה הם בירושלים-תל אביב. זאת אפליה. זאת אומרת, חולה מספר שבע לא יכול לבוא בגדרי הסעיף כי הסעיף מגביל אותו רק אם הוא מטופל

אף אחד לא הסביר לי שאני יכולה לחלות בלוקמיה ולעבור השתלת מח עצם. היום אני משותקת בחצי גוף, הדבר היחיד שזז אצלי כמו שצריך זה הכפות רגליים.

מתה להיות מסטולה, חולמת על הרגע הזה לקבל סטלה. הסטלה הזאת הולכת לכאבים שלי, למה שהגוף שלי צריך כי לשם זה חודר. אז אל תקראו לנו מסטולים כי מסטולים אנחנו לא. תודה. תודה רבה. נטע קובלסקי. חיבוק גדול לאורין. אני פה כנציגת חולי הכאב. כיום בשנת 2019-2018 ישנם כ-30,000 מטופלי קנאביס בהתוויות שונות. מעל ל-18,000 מטופלים בהתוויות כאב שזה כמעט 50% מכמות המטופלים שקיימים כרגע בכל היחידה. תחת המושג התוויות כאב היום במדינת ישראל עומדים חולי CRPS, פיברומיאלגיה, קרוהן ואנדומטריוזיס. שאנדומטריוזיס ופיברומיאלגיה בכלל לא בהתוויות הקנאביס הרפואי. ונלחמים ונאבקים - - מה זה לא בהתוויות, אני לא הבנתי, סליחה. פיברומיאלגיה לא נחשבת כהתוויה, אי אפשר לקבל עליה קנאביס רפואי. עם זאת, אפשר כמובן להגיש בקשה. רוב הבקשות מסורבות ואתה צריך להגיש בקשת ערר בשביל שיאשרו לך את זה. אז מה בהתוויה כן - - CRPS וקרוהן. CRPS זה תסמונת הכאב העצבי. פיברומיאלגיה לא - - היא לא ואנדומטריוזיס ששתיהן נחשבות למחלות כאב

והן לא בהתוויות.

אני כמנהלת עמותת גוונים של סגול לקידום זכויות חולי פיברומיאלגיה נאבקת כבר למעלה משש שנים שיכניסו את הפיברומיאלגיה להתוויות ולא מכניסים.

איגוד הרמטולוגים לא מסכים, אחר כך אומרים היק"ר לא מסכים, אחר כך הם אומרים, עושים ביניהם פינג-פונג. היום בשביל לקבל במדינת ישראל רישיון לחולה כאב עבור קנאביס רפואי משרד הבריאות דורש בנוהל 106 טיפול רציף במרפאות כאב של למעלה משנה, שבמציאות זה לא קורה. זאת אומרת שבמציאות חולה פיברומיאלגיה או קרוהן או כאב לא באמת צריך לעבור את השנה במרפאת כאב. והוא דורש מיצוי תרופתי של לפחות חמש תרופות אופיאטיות ממכרות כגון: מורפיום, מטאדון, אוקסיקונטין, ליריקה ועוד רבים ממשפחת האופיאטיים שגורמים לתופעות לוואי רבות ומחרידות שמורידות את איכות חייו של המטופל ומביאות את החולה למצבי קיצון של חוסר שינה, חוסר תיאבון, דיכאון, חוסר תפקוד בשל סחרחורות ובחילות ואף מוות כתוצאה של דיכוי נשמתי והתאבדות. אנשים מגיעים לסף של התאבדות עקב חוסר היכולת שלהם להכיל גם את הכאב, גם את חוסר ההתייחסות של הממסד ומההתמכרות של הכדורים והכאבים שהכדורים גורמים. ובכל זאת בכל פעם מחדש בוחרים הרופאים ומשרד הבריאות לתת טיפול זה כקו ראשון, את הטיפול של הכדורים מאשר את הטיפול בקנאביס רפואי שידוע במחקריו גם בעולם. וגם פה בארץ כבר הגדילו לעשות באיכילוב וג'ורג' חביב, הרמטולוג שעשה את זה בנתניה, שני מחקרים בנוגע

טיפול אפקטיבי עם קנאביס בכאב. הוא אינו יוצר התמכרויות ואף מפחית את כל שאר תופעות הלוואי כגון הפסקת בחילות, עלייה במצב הרוח ועוד רבים התסמינים החיוביים שמופיעים אצל מטופלי הכאב בשימוש בקנאביס עד כדי שיפור משמעותי באיכות החיים והתמודדות עם הכאב של המטופל בין אם ממקור עצבי או ממקור לא ידוע. ידוע ואף הוכח כי מטופלים שהשתמשו בקנאביס הפסיקו את צריכה התרופות האופיאטיות ותרופות בכלל בשל המזור שנתן להם הקנאביס למצבם הבריאותי. זה כבר ידוע,

לפני שלוש שנים בערך כשעוד מכבי עשתה את המחקר. זה יותר משלוש שנים,

זה מ-2014, מחקר שנגנז. תמר הייתה בוועדה באותו יום, אני זוכר.

אנחנו נשמח להעביר אלייך. בשל כל הדברים האלו אנחנו חולי הכאב, כל חולי הכאב, דורשים התייחסות של משרד הבריאות וסגן שר הבריאות הרב ליצמן לדברים הבאים: קנאביס לטיפול בכאב כקו ראשון או אחרון או אמצעי או מה שנראה להם עבור מטופלי הכאב. תחילת מינון תחילת מינון

מינון של 20 גרם לחולה שמקבל היום 300 או 400 או 600 מ"ג ליריקה, לא הגיוני שיתחיל ב-20 גרם קנאביס. בואו תראו לי רגע את השוויון וביניהם בואו נשים את האמת על השולחן ונבדוק באמת מה יותר עוזר אם זה ליריקה שגורמת לנזקים מוחיים ועצביים, למרות שהיא אמורה לטפל בזה, או קנאביס שמאוד אומר למצבים עצביים ולא עושה שום נזק. זה בדיוק הקטע, שאין להם דוח רעילות. בדיוק.

כמו שבאמת חברינו ביקשו להחזיר את שם RSO למדפים. גם לנו, חולי הכאב - - יש בחברת שיח. כל אחד בתורו, שנשמע, בואו תכבדו את האורחים. בבקשה. השמן RSO להחזיר אותו חזרה, שלא נצטרך לחפש את עצמנו איך להכין,

להיות עבריינים ולגרום למישהו להיות עבריין בשבילנו. ודוח הרעילות כמו שאמרנו.

יש המון סעיפים בחוק זכויות החולה כמו סעיף 8 למשל, שבעצם מדבר על זה שחולה יכול להמשיך את הטיפול שלו בכל מקום אצל כל רופא אחר זה לא מתקיים.

הבקשה והוא צריך עכשיו לחזור לחידוש והוא מחפש

זו עבירה וזה חוסר עמידה בחוק זכויות החולה. תודה לך. תודה נטע.

אני יאנה, אני אחות לאוטיסט, דוד, בן 22, מטופל בקנאביס רפואי כבר שנתיים. הוא אוטיסט אחד מתוך כ-1300 אוטיסטים שמטופלים כיום בקנאביס רפואי. את האישור לקנאביס הרפואי הוא קיבל במסגרת ניסוי שהשתתפנו בו - - את מטפלת בו או שאת - - - לא הבנתי. אני אחותו ואפוטרופסית שלו. בעקבות הניסוי הזה הוא קיבל את הרישיון, שנתיים הוא מקבל את הקנאביס. ודוד השתנה מהקצה אל הקצה. כל השנים במשך 15 שנה הוא היה מקבל תרופות פסיכיאטריות קונבנציונליות שדיכאו אותו בכל מובן אפשרי מבחינה התנהגותית,

בזמן שהוא לקח את התרופות דוד שקל כ-130 קילו, לפני חודשיים הוא הפסיק לקחת את התרופות והוא ירד כבר 25. הוא קרא לי בשמי פעם ראשונה במסגרת הניסוי, מתי שהוא קיבל את הקנאביס הרפואי. הוא צוחק - - - הוא אף פעם לא קרא לי בשמי, הוא גם לא ורבלי כל כך אז בעקבות הקנאביס הוא התחיל גם לדבר יותר. הפסיק להיגעל מאוכל והרשימה עוד ארוכה. לפני כחודש ראיתי שהרפורמה נכנסת לפועל בשיא הכוח באפריל הקרוב. ואנחנו מפחדים מהרגע הזה, באמת. אני ואימא שלי מזועזעות מהאטימות שהרפורמה הזאת מפנה כלפי המטופלים, בין אם זה במחירים של התרופה, בין אם זה במינונים. תוכלי לדבר על התוצאות של המחקר? כן. לפי מה שקראתי באינטרנט כ-86% מהמטופלים שהשתתפו בניסוי בשערי צדק הראו שיפור במצבם. אני גם עובדת במסגרת של אלו"ט וגם שם אני שומעת יום-יום סיפורים של שיפור במצב האוטיסטים. ויש לי רק בקשה אחת אליכם, בבקשה, אל תתנו לזה לקרות. אנחנו באמת אובדי אצות. זהו, זה מה שיש לי. תודה רבה. אבי בצון. בוקר טוב. אני אבי, אני אבא לילדון קטן בן חמש. בגיל שלוש הוא קיבל אפילפסיה אז ככה שיוצא שאני הנציג של האפילפסיה. עברנו שנתיים באמת מרורים שהילד הוגדר כאוטיסט, פיגור, עד שהוא לקח שמן קנאביס בפעם הראשונה, מטופל כבר שבעה חודשים, והפלא ופלא, ילד בריא, בלי פרכוסים. לא אוטיסט ולא מפגר, אמנם חינוך מיוחד כי הוא איבד שנתיים.

אני לא יודע מי הנציג של היק"ר אבל אני בהחלט רוצה להאשים אותו. שנתיים הילד שלי - - - חשוב לי שהאנשים שנמצאים במערכת ידעו את התוצאות. במשך שנתיים הילד שלי איבד כל יכולת שהייתה לו. הוא היה בגיל שלוש אז היו לו הרבה יכולות הוא יכול היה לקפוץ, הוא יכול היה לדבר במשפטים וכו', ושנתיים של תרופות הורידו לו ולקחו לו את כל היכולות שלו. המשפחה שלי כמעט התפרקה לגמרי באותה תקופה כי זה פשוט לחיות בחרדה. כולנו היינו בפוסט טראומה, אחר כך עברנו

כל האחים, כולם, טיפול פסיכולוגי. וכל זה בגלל נוהל 106. אין לי אמרה יותר ברורה שצריכה לעלות פה חד וחלק 106 צריך להעלם חד וחלק. אף ילד לא צריך שנתיים להיעלם, שנתיים לחיות בתוך סמים קשים ביותר שנקראים דפילפט וקפרה ואלוהים ישמור מה עשו לו התרופות האלה. אבל אני מחויב. לא רק זה, אני עדיין מחויב לפי טופס 106 להרעיל את הילד שלי כל יום. אני הולך וקונה תרופה ואני מחויב להרעיל אותו, לתת לו כמות מסוימת מהתרופה כדי שיהיה רשום כי קנאביס הוא לא תרופה בלעדית. מה אני אעשה שהקפרה מלווה אותו שנתיים והיא עשתה לו רק רע? לא הפסיקה לו פרכוס אחד אלא הפרכוסים הפכו להיות יותר ויותר גרועים. למה אני צריך להמשיך לקנות את זה ולתת לו את זה. עכשיו אני צריך לבחור, או שאני עובר על החוק ולא נותן לו את זה ונותן לו רק את הקנאביס או שאני מתעלם מזה.

אני מרעיל את הילד שלי, זו הדרישה של היק"ר. בנוסף יש לי עוד להגיד ליק"ר, אני ניסיתי לטלפן אליכם כל כך הרבה, צריך להמתין שעות. המענה שמקבלים הוא כל כך לא מקצועי וכל כך לא לגיטימי לתרופה. בין המהות שלכם למה שאתם מצהירים שזה לטיפול בקנאביס לבין המציאות זה נראה הפוך. נראה שאתם בקטע של מניעת קנאביס. אני יכול למנות פה כמה וכמה דברים שהיק"ר פוגע בנו כמטופלים. קודם כל נוהל 106,

הוא לא נותן לרופא לטפל אמפירית כלפי מטופל. רופא צריך לפעול לפי נוהל ולא לחשוב מה טוב לילד שלי,

מישהו הגדיר לו באיזה צורת טיפול.

יש סוג מאוד חמור של הפחדת רופאים. רופאים פשוט מפחדים מהיק"ר. כשאני הגעתי לרופאה שלי

הילד שלי גמול מתרופות, וזה גמילה, זה ממש גמילה מסמים, ארבעה חודשים גמלנו אותו מכל התרופות שליוו אותו שנתיים והובילו אותו לפח. והיא כל כך שמחה. היא ראתה אותו וזה היה ילד אחר. אבל פתאום היא נכנסה לפאניקה ואמרה לא, מה פתאום, אסור, היק"ר לא מרשה. אסור לגמול מכל התרופות שהזיקו לו במשך שנתיים, הוא חייב להישאר עם תרופה. אז היא השאירה לו משהו סימבולי. בעיניי זה לא הגיוני. בעיניי זה פחד של רופא לטפל בילד שלי.

עזוב את הסבל שעברתי שנתיים, זה פשוט לא הגיוני. שלא נדבר על זה שהבן שלי עכשיו נמצא בשני זנים שאחד הולך להיעלם עכשיו ברפורמה. אז גם צמצום של זנים, גם דילול של כמויות לחולים. יש משהו שאתם מנסים לעשות לטובת החולים ולא רק למנוע את הטיפול? זו השאלה שלי. בינינו, כל הסיפור הזה של זליגה ושל מטופלים מסוממים עם זה בית המשפט כבר הכריע בנושאים אחרים. נכים וקשישים שהיו מושקעים בביטוח לאומי בגלל שהיו רמאים וגניבות וזליגות וכו', בית המשפט קבע אסור לכם - - - אסור לכם לעשות להם בדיקות פולשניות וכו' בשביל למצוא את הרמאים. ואותו דבר אני קורא ליק"ר לא, אסור לכם להתעלל בכולנו בגלל שיש כאלה שמזליגים. אתם רוצים לטפל בהם תעברו למשרד לביטחון פנים ותתחילו לעבוד שם. שם צריכים למנוע את הזליגה. עבריינים יש בכל תחום, לא מכיר תחום שלא ראיתי בו עבריינים. אבל אנשים חסרי ישע להתעלל בהם ככה? למנוע מהם את הכמויות שהם צריכים. אני באמת לא מוצא בזה היגיון. אני בטוח שהאנשים שעובדים ביק"ר הם אנשים טובים.

לרוע המזל הרבה פעמים אנשים טובים עובדים במערכת שלא רואה את טובת האנשים. קל לנו להיכנס לבירוקרטיה ולעבוד לפי הספר ולפגוע בהמון המון אנשים. אני חושב שזה חבל ואסור שזה יקרה. ופה אני קורא שני דברים לוועדה אחד לבטל את נוהל 106 לחלוטין. רופא צריך לטפל בילד או באדם מבוגר, חולה סרטן, לפי אותו בנאדם, לא לפי נוהל שאיזה פקיד קבע, גם אם הפקיד הזה הוא רופא או פרופסור. הוא פקיד ביחס לאותו אדם שמטופל כרגע, הוא לא ראה אותו. והקריאה השנייה שלי,

אנחנו יודעים, המטופלים של האפילפסיה אין זליגות.

כי זה שמן CBD, אין מה לעשות עם זה, אף אחד לא יכול להיות מסומם מ-CBD. הגיע הזמן שהוועדה תעשה כל שביכולתה להוציא את ה-CBD קודם כל. אני מבין של-THC יש השפעות כאלה ואחרות שאפשר להגדיר אותן כסם,

קודם כל CBD יודעים שהוא לא. הילד שלי לא מסומם דקה.

שום סיבה שהתרופה - - - כל הזמן אני עובר על החוק. אני משאיר אצל הסבתא בקבוק, מותר לי להשאיר אצל הסבתא בקבוק או שלילד אסור להיות אצל הסבתא? אז אני צריך להביא לסבתא בקבוק שהיא תיתן. שלא נדבר על הגן. אני לא יכול להשאיר אצל הגננות בניגוד לתרופות אחרות שאני יכול להשאיר את התרופה אצל הגננת שהילד מקבל. אני מפחד מהרגע שהוא יקבל התקף לא לידי כדי שחס וחלילה יקראו לאמבולנס. זה נשמע הגיוני? אני חי במציאות שאני לא מבין את ההיגיון שלה ואני קורא לכם, חבר'ה תתחילו לתקן את זה. אנחנו בני אדם והילד שלי הוא ככה, כזה קטן, אבל ברוך השם הוא בריא. אז למה אני לא כל כך שמח? אני שמח מאוד אבל עדיין משהו גדול מאוד מפריע לי שזה ההתנהלות שלכם.

תודה.

רוית בן ברוך וד"ר עמיחי תמיר. אז אחד מכם בבקשה בשם ארגון הנכים. אני נפגעת פוסט טראומה עקב תקרית ירי במקום העבודה. לצערי הרב אני במשך שנתיים נאלצתי לקחת תרופות פסיכיאטריות כי אני הגעתי ממקום שבאמת חשבתי שקנאביס הוא סם מסוכן וזה לא מששהו שהוצע לי כאופציה. אני הייתי צריכה לחקור ולגלות לגבי הקנאביס בעצמי. ועברתי שבעה מדורי גיהינום כדי להיגמל מהסמים הנרקוטיים שמחקו לי את התודעה והפריעו לי לתפקד ברמת היום-יום. בעקבות האירוע הזה גם הפכתי להיות אם חד הורית לילדה שהייתה אז בשנתיים ומצאתי את עצמי בלי יכולת לתפקד ברמה המינימאלית. הייתי מוצאת את עצמי עם הכדורים הפסיכיאטריים בוהה שעות

לא מסוגלת לאסוף את עצמי, לא מסוגלת לעשות סדר במחשבות, לא מסוגלת לתפקד. נכון להיום אחרי תהליך קשה מאוד שעברתי כדי להוציא את החומרים האלה מהגוף שלי ביחד עם הפסיכיאטרית שגילתה את זה הקנאביס לא רק שעוזר לי לתפקד ברמת היום-יום ולצאת מהבית שזה אתגר מבחינתי ולטפל בילדה שלי. אני הגעתי למצב שאני מגיעה לפסיכיאטרית ואומרת לה שאני כבר לא צורכת יותר את התרופות הפסיכיאטריות, תודה לאל. וכתגובה היא פשוט סירבה לחדש מרשם למישהי שהיא נכה לצמיתות והוכח באופן ברור גם לה וגם על פי הגיליון הרפואי שלי שזה מועיל, בניגוד לתרופות הפסיכיאטריות שאילצו אותי לקחת. ועכשיו אני מבינה שלא מספיק כל הקשיים, אתם שמעתם פה מגוון רחב של מחלות ושל מטופלים שזה משהו שעוזר להם לתפקד ברמת היום-יום, לא כי זה סם לצריכה לשעות הפנאי. ואתם מבינים את המצוקה שאנחנו נמצאים בה ואז מגיעה רפורמה שגם אפופה במסתורין כמו כל נושא הקנאביס משום מה פה בארץ, שאין לנו מושג על מה אנחנו חתומים אבל היא נכנסת לתוקף. ואנחנו פה מריצים ספקולציות שלמיטב הבנתנו שום דבר מהרפורמה הזו לא רק שלא מיטיב איתנו, מרע את התנאים. אם זה מבחינת המינונים, אם זה מבחינת התייקרות של המחירים. עד היום היינו משלמים מחיר של 370 שקלים עבור כל מינון, זה הולך להשתנות. מספר הזנים גם כן מצטמצם באופן משמעותי מה שאומר שלא בהכרח אני אקבל את הטיפול שבכלל מתאים לי. הגשת בקשה 250 שקלים, היטלים לרופא שאנחנו נצטרך לשלם. אז לא ברור לי א' אני אשמח לראות את הרפורמה הזו כי אין לראות אותה בנמצא, היא בגדר תעלומה, כדי לדעת על מה אנחנו חותמים פה.

בואו תראו לי איפה אתם באים פה לקראת החולים ולא מאמללים אותנו עוד יותר וממררים לנו את החיים.

בואו נשמע רגע את קופות החולים, יק"ר ואחרי זה נחזור למטופלים ולאורחים שלא דיברו. יובל

בבקשה. שמעתי ותוך כך הסתכלתי גם באינטרנט מכוון שנוהל 106 מצוי באינטרנט וחלק גדול מהדברים שעלו פה הם לא מדויקים כלל, הם אפילו לא בהתאם לנוהל 106 או למדיקליזציה. מייחסים לנוהל 106 או למדיקליזציה דברים שהם אינם בכלל על קרקע המציאות אבל אני מניח שחלקם יתבהרו ככל שאנשים פשוט מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר היק"ר, לקרוא את נוהל 106 על בוריו, ולא רק את נוהל 106, את כל המדיקליזציה אבל אני אסביר בפשטות ובקצרה.

העובדה הברורה היא, ונשים את זה על השולחן קודם כל, שבעקבות הפעילות האינטנסיבית של משרד הבריאות שמובלת על ידי סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, יש היום 42,000 מטופלים במדינת ישראל - - - אין על המספר הזה - - ישתבח הבורא - - - אל תפריעי לי בבקשה.

ישתבח הבורא וישתבחו גם האנשים העושים במלאכה. ממש. אין לכך שום אח ורע בשום מדינה מערבית אחרת. אין. שתיים, המשרד מעוניין להיטיב עם החולה. הטבה עם החולים והפונים זה לא אומר שיינתן קנאביס או חומרים אחרים בכל כמות ולכל דורש,

שתיבחן כל בקשה לגופה: אחד, על ידי הרופא הממליץ ולאחר מכן על ידי רופא שהוכשר לכך והוסמך לכך על פי החוק ועל פי פקודת הסמים. - - - הבא שמדבר אני אוציא אותו החוצה ואני לא רוצה להוציא מטופלים. אני מאוד מאוד מבקשת לשמור על השקט בוועדה, אנחנו עוד רגע נשאל שאלות, אלה דברי הפתיחה, עוד רגע בבקשה. בבקשה יובל. היו פה עוד מספר אי דיוקים ואני אגע רק בעיקריים כי היו הרבה. אמרו רק שישה מנהלים אונקולוגים.

אמנה אותם: הדסה יש לנו שם שני מנהלים אונקולוגיים, פורייה בפריפריה, העמק בפריפריה, רמב"ם בחיפה, סורוקה במרחב הנגב, נהריה שניים ובמרכז יש באמת יש עוד שניים באיכילוב, בתל השומר, בבילינסון בפתח תקווה, בוולפסון חולון. למעלה מ-13, למעלה מכפול מהמספר שעלה פה, שישה. אני חושב שזה רק מדגים את ההפרש בין רמת האמת שנמצאת במדיקליזציה עצמה שנועדה להיטיב עם המטופלים לבין חלק מרמת הדברים שהוצגו, לא כולם. ואני אגע בכמה מהם ואני אמשיך לגעת בכמה מהם. לגבי שמן RSO אגע בזה שמן ריק סימפסון. ובעוד מספר מוצרים שעד כה שוחחתי גם עם ניר ועם רון,

ביחד עם גיא לרר, נפגשנו, ישיבה של מספר שעות, ישבנו ודיברנו גם על זה. אני אגע גם בשמן ריק סימפסון וגם במינונים. המדיקליזציה לעשות דבר על פי החלטת ממשלת ישראל שהיא פתחה את התחום הזה והיא המובילה בתחום בעולם, אני חייב לומר את זה. אין מדיקליזציה ברמה הזאת באף מדינה בעולם וממשלת ישראל בהובלתו של סגן השר עשתה פה תהליך אמיץ מאוד, מושכל מאוד ומנסה שהוא לא יהיה תהליך פרוע כי ממשלת ישראל אמרה לגליזציה, לא. ועל מנת לעשות את זה עושים תהליך של מדיקליזציה.

חולה ילך לרופא שהוכשר לכך, הרופא יבחן את החולה ואם הוא חושב שהקנאביס יכול לעזור לו ישאל את המטופל כיוון שלא כל המטופלים רוצים להיות מטופלים בקנאביס ואם כן ייתן לו את אותו רישיון כיוון שקנאביס צריך רישיון על פי הפקודה ואת אותם x מרשמים חודשיים ואיתם יוכל לסור המטופל אל בית המרקחת ולקנות קנאביס ול-80%

יותר בזול.

אומרים שהמדיקליזציה - - זה בגלל שאתם לא נותנים לחולים אונקולוגים. התפלגות החולים גם היא פורסמה. וזה נכון, רוב החולים הם מטופלי כאב. נכון, פיברומיאלגיה איננה התוויות.

ההתוויות נבחנות על ידי ועדה של רופאים ועל ידי התייעצות באיגודים המקצועיים. הרופאים עצמם,

שפיברומיאלגיה צריכה להיכנס. למרות זאת, אנחנו היק"ר מעוררים את הדיון, שוב, גם לאור בקשת הוועדה ואנחנו חושבים שהנושא עתיד להיבחן שוב אחרי קבלת תוצאותיו של מחקר רפואי שנערך עם קנאביס בחולי פיברומיאלגיה. יש כבר, סליחה. של ד"ר ג'ורג' חביב מלניאדו. כנ"ל אמרה יאנה לגבי המחקר בחולים אוטיסטים. המחקר היה בחולים אפילפטיים. אנחנו השתתפנו במחקר הזה וזה היה - - הוכנסו אל קבוצת המחקר עוד מספר התוויות ונכון להיום למרות שאוטיזם איננו התוויה רשומה, אין לכך סימוכין, יש מטופלים וגם יש מטופלים בפיברומיאלגיה ובעשרות התוויות רפואיות אחרות שמקבלים קנאביס אבל מה לא כהתוויה ברורה ב-106 אלא אחרי שהם פונים. ואם ההתוויה היא לא רשומה, היא לא מוכרת, ניתן לפנות ליק"ר וועדה מיוחדת ביק"ר, ועדת ערר, בוחנת את המקרה לגופו ואלפי המטופלים בהתוויות אחרות שאינן בנוהל הן ההוכחה לכך - - אפילפסיה כן בנוהל?

לחולה יכול לקחת בין שלושה חודשים לשנתיים-שנתיים וחצי עד שהוא מקבל רישיון. אני אחזור היות ושאלת. למטופלים קטינים הסובלים מאפילפסיה קשה, בלתי נשלטת, לאחר כשלון טיפולים מקובלים כי העולם הרפואי לא מסכים, אני חושב שיש לכך הצדקות וצידוקים, שקנאביס יהיה תרופת קו ראשון. קנאביס בארץ מעמדו שונה, הוא לא רשום כתרופה. לו היה רשום כתרופה הכל היה יותר פשוט, אבל הוא לא רשום כתרופה לא בארץ ולא בשום מקום אחר בעולם, למרות שרבים קוראים לו זאת תרופה, ואני גם מאמין להם בכל לבי, בארץ קנאביס איננו רשום כתרופה. יחד עם זה, ממשלת ישראל פה באמת, שוב אני אומר, בהליך אמיץ מאוד שבסופו של דבר מביא 42,000 מטופלים במדינת ישראל להשתמש בדבר המאוד מיוחד הזה שקוראים לו קנאביס מדיקל גרייד. מה לגבי התוויה

סיימת את - - לא, אני רוצה לחזור ל- - - נגעתי פה

תסיים את הפתיחה כי יש לנו פה כמה שאלות לאור דברים שעלו ודברים שהגיעו גם אלינו לפני. בסדר. אז אני רק אגע עוד דקה ב-RSO, גם על זה דיברנו. מינונים וריכוזים. אמרה פה מישהי - - - ביטול טבלת

קשה לי להתמודד עם דברים שמוטחים מחמשה מקומות שונים בנו, ביק"ר, בעוד שאנחנו מנסים לקדם מדיקליזציה מאוד מאוד לא פשוטה.

רובו של העולם רפואי, רובם של רופאי ישראל שיודע מה המקור לכל - - אתה כרגע באמת רוצה שחולי סרטן - - אתה מנותק מהעולם. לנו קשה להתמודד עם זה שאתה אומר עובדות שהן פשוט לא נכונות. החל ממספר המטופלים. בסורוקה אף אחד לא מקבל רישיון, אנשים מתים כל יומיים.

תסיים רק לגבי הנקודה הזאת ואז יש פה כמה שאלות. לגבי איזה, שאלו אותי שלוש שאלות. שאלו אותי לגבי המינון ההתחלתי, לגבי שמן RSO ולגבי קו ראשון. קו ראשון שנייה תשים בצד, תענה לגבי השמן ולגבי המינון ואחרי זה נשאל עוד כמה שאלות. כמו שאנחנו במשרד הבריאות לא חושבים שצריך לאשר שימוש בתרופה ללא תשתית מדעית מתאימה או מספיקה

אנחנו חושבים כך לגבי קנאביס.

רישום תרופה לטיפול במחלה מסוימת בלי שהוכח שזה בטוח - - יש מחקרים.

בטוח? - - - בבקשה, יובל. כפי שמשרד הבריאות לא יאשר ייצור תרופה שלא בתנאי ייצור נאותים כך גם לגבי קנאביס. הדבר נכון בכל התחומים של רפואה, וקנאביס לא חריג. כך גם לגבי שמן מרוכז. נמצא פה ניר שסיפר לי שהוא נעצר על ידי המשטרה, אם אינני טועה או משהו כזה, בגלל שהוא ייצר שמן ריק סימפסון. וכל שכן תרופות לחולי הסרטן. יעלה על הדעת שמישהו ייתן יד לסיכון הבריאות של חולים אונקולוגיים על ידי מתן של משהו שנוצר או לא בהתוויה או בלי מחקר מספק או בתנאים לייצור. הדבר הזה נוסיף - - - מתחילים בדרך כלל ברפואה, הכלל הוא בהרבה תרופות Start low go slow.

כך גם לגבי קנאביס וזה גם לגבי שאלת המינון. לגבי הייצור של שמן RSO פנינו כבר בעבר לפני כשנתיים לד"ר ג'וני גרינפלד ולד"ר ליה אשת, שניהם מנהלים בעלי הסמכה, הסמכה אונקולוגית - - שקיצצתם להם את הכנפיים.

סליחה,

טעיתי, 14 בתי חולים,

שכחתי באמת את - - - מה התשובה שקיבלתם לגבי RSO? ביקשנו כבר ממזמן לפני כשנתיים וקיבלתי מריק סימפסון עצמו את פרוטוקול ההכנה. הוא קצת התחבא לאחרונה וקיבלתי ממנו את פרוטוקול ההכנה, סיפרתי גם על זה לניר, קיבלנו ממנו ופנינו כבר לפני למעלה משנתיים לרופאים ליזום מהלך של מחקר קליני מסודר. לא - - - לד"ר ג'וני, הוא היה עסוק בגלל שהרבה מאוד חולים הגיעו לפתחו, וזו לפחות התשובה שהוא נתן. וממש לאחרונה בבית חולים שיבא התחילה ד"ר ליה אשת בתחילתו של מחקר קליני. אני חושב שבנושא ה-RSO, שמן קנאביס בריכוז מאוד מאוד גבוה, מעל 85%, יש מספר ריכוזים אני מניח שיהיו לנו תשובות לפחות שיסבירו, שיהיו על פי הפרמטרים המדעיים המקובלים, גם ליעילות וגם לבטיחות. כשנבחן מוצר, כל מוצר בעולם, נבחנים שני פרמטרים: הבטיחות והיעילות שלו. וזה לא כמו שתציגו לנו פוטנציאל רעילות כי לא עושים את זה. הדבר הוא השני. כשיש חומר שמבקשים להשתמש בו ברפואה צריך לגביו להוכיח בטיחות ויעילות. בעולם לא בדקו את ה-RSO הזה? לא, מעולם לא. אמרתי, בכל הדברים האלה ישראל היא מובילה

מעולם לא נערך מחקר מסודר מדעי

Evidence Based Medicine, לא תיאורי מקרה. תיאורי מקרה, שמענו פה מספר תיאורי מקרים ואנחנו מאמינים לכולם. באמת, מאמינים לכולם. הם, אותם קובץ של תיאורי מקרה היו אלה שהביאו התוויה אל שולחן ועדת ההתוויות לדון בה. האם כל התוויה, ובזה אני אסיים, של נוהל 106 היא התוויה שיתקיימו לגביה כל המחקרים הקליניים? התשובה היא לא. היה פה אומץ רגולטורי גדול מאוד של משרד הבריאות, של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ובעיקר העידוד של סגן שר הבריאות לעשות פה טיפול מיטיב לאוכלוסיות גדולות ככל האפשר, עדיין בתשומת לב רפואית. אני רק אסכם במשהו אחד. כשהתחלנו עם הנושא של הקנאביס, בזמנו כשהגיע סגן שר הבריאות, ולא ידענו מהי הגישה של ההלכה לגבי סמים. קנאביס הוא סם. הגדרתו בחוק הוא סם מסוכן. וכשלא יודעים הלכנו לשאלת רב, ליאורה מכירה - - לא הבנתי, מה גישת ההלכה?

הלכנו לשאלת רב. לקח את זה אחד המנהלים שלנו, רופא בעל הסמכה, לשאלת רב ואמר לנו - - - - - אני אסכם בזה כי אני חושב שזה מאיר, זה נותן אור על המהלך שקורה פה. אמרו, האם מותר להשתמש בסמים לרפואה? אמר, תראו, כתרופה, אני אוריד את כל

אינני זוכר את שמו אבל הלכו - - - נתן את זה - - אבל מה זה קשור?

תרופה, 100%, יש לך בתורה, כל היתר שאנחנו מכירים בעולם התכשירים הרפואיים זה

בין סיכוי לרפא ולהיטיב עם מטופל לבין סיכון. שומה על הרופא לערוך את האיזון הזה ואם הוא חושב שנכון להמליץ על כך למטופל. אני חושב שזה מה שפתח את הדרך לאותה גישה - - אני חייבת לשאול אותך אתה מנהל יחידה במשרד הבריאות. אתה הלכת לשאול רב? לא, אחד הרופאים שלנו. לפני שנים.

אני אסביר. לא, אין צורך להסביר. רק לעכל את מה שאתה אומר לי, פשוט אני הקשבתי וחשבתי שזו איזה אנקדוטה, אני לא קלטתי שאתה באופן אמיתי מביא לוועדה שמפקחת על העבודה שלכם בכנסת שהלכתם לשאול רב וזה מה שהרב אמר.

אתם צריכים לספק פה שירות ורפואה לכל התושבים של מדינת ישראל. מה זה?

כנראה - - - זה מעיד על - - - זה מה שאנחנו מנסים ביק"ר, לפחות בנוהל 106, עליו מדברים, ולא על השירות שמספק היק"ר האיזון שאותו עושים בקנאביס כמו בכל התרופות האחרות חשוב שיהיה מותווה על ידי רופא. לפיכך גם ההתוויות - - - - - אתה יכול לשאול רב אם מותר או לא מותר להביא מינון של 150 או 300 מ"ג לחולה? - - - יובל לנדשפט, אני רוצה לשאול אותך ככה תראה, אנחנו יושבים כאן שלוש וחצי שנים בוועדה בנושאים האלה. סגן שר הבריאות פה בוועדה הכריז על אותה רפורמה, המדיקליזציה, מה שקראת לה. וכל השלוש וחצי שנים האלה, אני כבר הפסקתי לספור את הישיבות שאנחנו יושבים פה ועוברים מסביב לשולחן ושומעים בדיוק את אותם דברים - - - התוויות - - - מדברים שהם במדיניות הבסיסית כמו התוויות, כמו מינונים, כמו הכשרת רופאים שתיכף אתה תענה כי זה אתה זוכר שזאת נקודה שהתמקדנו עליה מאוד מאוד במקום שיהיו יותר יש פחות.

ועד דברים כמו בירוקרטיה שלא ניתן אפילו להעלות אותה על הדעת. איך יכול להיות שעדיין יש לפה תלונות על הפקס הזה? מה נסגר עם הפקס? איך יכול להיות שאתם עדיין, שמקבלים פקס ואם הפקס יוצא מחוק אז אין רישיון. לא יוצרים קשר עם הבנאדם, מחכים שהוא ייצור. הנוהל וידוא קבלה הזה שייסדתם, לא יודעת מאיפה ולא יודעת באיזה סמכות, ממתי אזרח צריך להתקשר למשרד ממשלתי אחרי שהוא שלח פקס לוודא שהפקס הגיע?

דבר מיוחד ליק"ר - - - - - מספיק חבר'ה די. וזה עוד לפני שהגעתי לבעיות הייחודיות שנוצרו עם הרפורמה.

בעצם מה שקרה פה שהרפורמה הייתה אמורה לפתור בעיות וכל הזמן אמרנו חכו חכו זה יסתדר. מה שקרה זה שיש לנו בעיות ישנות ובעיות חדשות. איך זה יכול להיות? והתחושה שלי זה שאותו סיפור שאתה בא לפה כל פעם אתה בקרב בלימה. זה אומר לא נכון וזה לא מוכח. סבבה, אנחנו יודעים את כל זה.

אם אתם כל כך רוצים לגלות מחקרים בואו, גם את זה אמרנו לכם כמה פעמים, תיזמו בעצמכם מחקר. כל כך הרבה ראיות יש, למה משרד הבריאות לא יוזם מחקר כדי לגלות את היעילות? למה אנשים כאן הולכים פעם אחר פעם לאותן תרופות עוד ועוד. איך זה ששלוש וחצי שנים - - - - - - אפילפסיה היא כן בהתוויה. זה לא בנוהל שהיא לא תהיה בלי תרופות. דרכי הפנייה ליק"ר, אני פשוט מקריא עכשיו מה - - - הן כל הדרכים. כתוב דוא"ל קודם כל, אחר כך דואר, גם פקס ואפשר לשלוח אלינו גם עם ציפור שיר. היק"ר מקבל פניות בכל דרך. דרך אגב,

שמי ששולח פקס - - אתה יכול את התשובה הזאת לתת למישהו אחר,

אנחנו שלוש וחצי שנים עוקבים אחריכם. הסיפור הזה של הפקס אין לו אח ורע בשום מקום אחר. מה זה הדבר הזה? כמה פניות קיבלתם במייל וכמה ענית ותוך כמה זמן בשנה האחרונה, בשנת 2018? למה אנחנו מתעסקים עם פקס עדיין. כל דרך למשלוח - - - ליק"ר: גם בדואר, גם בדוא"ל, כך נעשות רוב הפניות - - כמה פניות בשנת 2018 קיבלתם בדוא"ל ותוך כמה זמן הן נענו? זה שאנשים שולחים מיילים והם שולחים אותם לאוויר,

שלחו את המייל. כששולחים במייל - - - גם כששולחים בפקס בדרך קסם הפקס הופך להיות מייל ונכנס לאותו תיבת מייל. אין לנו פקסים בנייר, אין. התשובה של היק"ר שבסוף יום - - - - - בסוף יום הופכים את התיבה, מה שלא הספיקו לקרוא מוחקים. זה תשובה שלהם מוקלטת. זה ממש לא נכון. זה כן נכון, יש לי 22 שיחות מוקלטות, כולל ריקי וכולל עוד שמות. - - - שזה אני גם מאמין כי אני פשוט - - עצם העובדה שאתה מחייך - - אתה רק בטלפון. אתה מחייך כי זה הופך לבדיחה. גברתי יושבת הראש, אני חושב שזה הפוך להיות פארסה של ישיבה. כי אם את אומרת משהו ואני מנסה לענות ותוך פחות מדקה נתקף

אתה מותקף על ידי אזרחים שרוצים טיפול ובשביל זה אנחנו פה לעזור לכולם, זה התפקיד שלך. על מנת שזה לא יהפוך לפארסה אני שנייה נותנת לך הזדמנות אחרונה,

לכולנו, להעביר את זה לפסים קונסטרוקטיביים. הרי זה לא עזר לך האירוע הזה פה. פה בוועדה אנחנו מקיימים את הטקס החצי שנתי הזה כבר פעם אני לא יודעת איזה. לא עזר לך הנושא של הפקסים ואין טעם - - אני יכול להקריא רגע מה כתוב באתר כל הפניות מומרות לקובץ ממוחשב - - לא נתתי לך רשות דיבור, למה אתה מתפרץ לדברים שלי?

מה אתם עושים אני גם יודעת בגלל שפונים אליי אנשים שפונים אליכם. אז להסתתר מאחורי מה שכתוב באתר זה יפה. אבל בוא תגיד לי בבקשה כמה פניות

בשנה האחרונה, שנת 2018, באיזה אמצעים, תוך כמה זמן הם נענו, כמה לא נענו, כמה טלפונים אתם מקבלים ואומרים לאנשים יש לנו נוהל חדש אתם צריכים להתקשר לוודא. הרי כל הדברים האלה, אני באמת אומרת, אנחנו יכולים לקיים את זה כהתנצחות או בינך לבין הקהל או בינך לביני. אני יודעת הכל, את כל העובדות. ואנשים פה יודעים כי הם אלה שעובדים איתכם. אליי הם פונים כי מעטים מהם ששמעו על הוועדה לאט לאט פונים. אבל אתה מכיר את זה, אתה יודע. ואני גם אגיד לך עוד משהו, ביולי 2017 אתם בעצמכם אמרתם כן אנחנו קורסים מהטלפונים, אנחנו ביקשנו תוספת. כך שזה לא עזר לך הדבר הזה. אז בוא תגיד לי למשל מ-2017 עד היום, הייתה תוספת של כוח אדם, כמה עוד נוספים פונים, פנו ליק"ר,

מבחינתך אתה עמדת כמנהל היחידה ביעד של שיפור המענה, למה אתם בכלל עדיין עובדים עם הפקס הזה, למה לא ביטלתם אותו? אם יש דוא"ל למה פקס. למה צריך להתקשר לוודא האם הפנייה התקבלה או לא. תוך כמה זמן המענה אצלכם, מיהו. תן לנו רגע, רק על הנקודה הזאת, רק על הנקודה של השירות. כי שוב, אמרתי גם קודם, אנשים שחולים, ועוד לא הגענו, יש כאלה שיש התוויות, כל מיני, עלו כאן בעיות מורכבות ואני נתתי לאנשים להמשיך ולהמשיך, לא הייתה בעיה שחזרה על עצמה פעמיים אם שמת לב. היו כאן אונקולוגים, אפילפסיה, ילדים, כאב, פוסט טראומה.

יכולתי להמשיך, יש לי עוד רשימה והם עוד ימשיכו.

קרה מצב שמשהו חזר על עצמו. ואתה מכיר את כל זה. אז בוא במקום שננהל את זה בצורה של אטימות הדדית בוא רגע עכשיו רק על הנושא של הבירוקרטיה והשירות. אני אקריא מאתר היק"ר - - לא, לא, לא, אל תקריא מאתר היק"ר, זה לא מה שביקשתי. זה לא מה ששאלתי אותך, יובל, את אתר היק"ר אנחנו יודעים לקרוא - - הקשבתי היטב. לא, אז אל תקריא לי מאתר היק"ר, את אתר היק"ר אני יודעת לקרוא בעצמי. אני מזמינה אותך על מנת לתת תשובות לשאלה. בכמה תגברתם את השירות שלכם? וכל התשובות שלי מופיעות באתר. אני

אני מחדדת את השאלה. אני לא שאלתי מה כתוב באתר, אני שאלתי מה קורה בפועל. מה כתוב באתר אנחנו יודעים, אתה מנהל את העניינים - - את שואלת מה קורה בפועל אין פקס ביק"ר,

איזה תשובות. אני בשוק. אין לך מה לענות. זה לא שאין לי מה לענות, יש לי מה לענות - - - - - ניתן ליק"ר לשלוח בכל אחת מן הדרכים- - את זה כבר אמרת אז זה לא עונה לשאלה שלי. כמה פניות התקבלו - - מוסבר בדיוק מדוע יש לשלוח את הבקשה ליק"ר באחת מן הדרכים וכתוב בדיוק מהו הליך הטיפול ביק"ר. ליק"ר מגיעות בין 600 לקצת למעלה מ-1000 פניות

חלקן פניות כפולות וחלקן כפולות בפעם השביעית והשמינית, חלקן מספר פניות שנוגעות לאותה

עד שלא נפתח הקובץ הממוחשב אי אפשר לדעת אם זו פנייה ראשונה שהגיעה או אם זה השלמת חומר לפנייה קודמת שהגיעה שהמטופל שלח את זה בארבעה מיילים שונים. הממוצע שהיה הוא בסביבות ה-800 פניות ליום. כוח האדם ביק"ר במוקד הטלפוני כוח האדם על פי הבטחה של המשנה למנכ"ל בישיבה האחרונה, הוא הבטיח להכפיל את מספר המוקדניות, הוכפל ויש 20 מוקדניות.

בעיקר מהכשרות שאנחנו עושים, תיכף נספר גם על ההכשרות ששאלתם, עד כה עמדנו בהכשרות. ביום שישי האחרון פתחנו הכשרה מחזור ו' לעוד 67 גופים ואנחנו עד כה הכשרנו 120 רופאים בחמשה קורסים שונים ואנחנו ביק"ר עובדים כל יום שישי לעשות את ההכשרות. אנחנו עובדי מדינה שעובדים בימי שישי ועושים את ההכשרות על מנת שיהיו רופאים. הרופאים יתחילו לעבוד בהשקת המדיקלזציה שהיא תהיה ברבעון הראשון של 2019 שיושקו שלושה דברים: אחד זה המדיקליזציה עצמה, הרופאים המוכשרים אנחנו נסיים את הליך ההכשרה של מחזור ו' ואחרי ההכשרה שלהם יהיה צריך להסמיך אותם על פי פקודת הסמים המסוכנים. אנחנו נעשה את זה. נקבע גם, אם אינני טועה, מועד לטקס. ואז יהיו לנו - - - מוכשרים, אני מניח,

קיבלנו מנדט להכשיר 100 וקצת, הרחבנו אותו ל-150 רופאים שאליהם יוכל החולה לגשת ולקבל מרשם במקום.

- - עם ההדפסות שכבר יותקנו - - שתיים, עדיין לא נסגרו כל הממשקים מול קופות החולים כיוון שקופות החולים לא הסכימו. אני לא רוצה לומר לא אוהבות - - רגע, אני רק שואלת לגבי הרופאים. בדיונים הקודמים אמרת, ואחת הסיבות שגם אמרת שבניגוד לבקשה שלנו שהרופאים יתחילו להיכנס בטפטופים אתם רציתם בכוונה שהם ייכנסו בבת אחת ובין היתר אחת הסיבות היו שצריכות להיות מותקנות אצלם המערכות הממוחשבות עם המדפסות.

הותקן כבר?

מה קורה עם זה? חיברת לא נכון את דברייך. אני אסביר. קיומה של מערכת ה-XRM שתעבוד עם כל הרופאים היא חיונית. מערכת

את אותו פיילוט ראשוני לבדוק עוד את הממשקים שבתוכה כבר הכנו וכעת אנחנו מרחיבים אותו בעוד 18 רופאים ועוד 30 בתי מרקחת ואנחנו קיבלנו כבר אור ירוק להתחיל להתקדם בתוך מערכת ה-XRM. האם נוכל להשיק את זה אל כל ה-100 ומשהו רופאים, כי זה רופאים מהשירות הציבורי, כי תפקידו של המשרד זה חיזוק הרפואה הציבורית - - אז איך הוא ייתן את הרישיון אם לא יהיו לו את המערכת והמדפסת ב- - אז פה אנחנו נתקלים עדיין במספר סוגיות שאני מניח שהן ייפתרו מול קופות החולים. זה לא פשוט, לא כל קופות החולים באותו מהלך איתנו. גם מחירו של הביקור הרפואי עדיין לא הסתכם כיוון שהיום שחולה הולך לרופא לקבל המלצה המחיר יכול להיות 800,

אנחנו שמענו על רופאים שלוקחים גם יותר - - יובל, זה לא מה שאני שואלת. אני שואלת שאלה נורא נורא פשוטה. אתה אומר שברבעון הראשון של 19' יוכשרו אותם 150 רופאים - - יוסמכו. יוסמכו אותם 150 רופאים שהוכשרו ויוחלו לחלק את הרישיונות - - לא יוכלו. נתחיל במהלך להכניס את כולם. המהלך הוא מדורג, אין לנו 200 מטמיעים, כל אחד צריך מטמיע, להגיע לשבת במרפאתו, זה יהיה מהלך שייקח מספר חודשים - - אני חייבת להגיד לך משהו. אני מתחילה להרגיש שאתה מה זה מורח אותי. לא רק אותך, את כולנו. אנחנו שנה מדברים על הנושא הזה. אתם יותר. ואתם סירבתם להסמיך את הרופאים שמוכשרים כי אמרתם שזה הכל יהיה ביחד. עכשיו הם יוסמכו ביחד אבל המערכות במהלך מדורג שאני לא יודע וזה תלוי בקופת החולים - - הסמכות של ה-80 ומשהו הראשונים של ארבעת הקורסים, ההסמכה שלהם כבר הייתה. ליאור הייתה בטקס - - הם מחלקים רישיונות? עדיין לא. חלקם - - אז מתי הם יחלקו? ה-80 האלה הוסמכו, מה הם עושים עם ההסמכה הזאת, תולים אותה איפה? 18 מתוכם וכעת עוד 18 יוכנסו לפיילוט. אבל הם לא נותנים רישיונות אז מה זה עוזר? לא, בפיילוט הם נותנים רישיונות. הם נותנים רישיונות אבל הם לא יודעים על מה. הרופא נותן רישיון - - - אין לו מושג מה זה. תנו לי להבין רגע משהו. הרופא שהוסמך כמה רופאים יש היום שאצלם נותנים רישיונות שלא אתם מקבלים את הבקשה, שהחולה יוצא עם הרישיון והולך לקנות, כמה יש כאלה? 14 אונקולוגים בבתי החולים. אבל זה היה גם קודם, נו באמת. 14 אונקולוגים שגם אותם העברנו למערך XRM כי כל אחד עבד על מערכות אקסל משלו. אבל אונקולוגים זה היה גם קודם, אני לא מבינה מה הבשורה פה. הוא לא היה על XRM ובנוסף - - מה זה חשוב אם זה היה על XRM או לא היה על XRM - - אין אונקולוג בקפלן - - הוא אמר שיש. בסורוקה אין.

לא אמרתי בקפלן. בסורוקה אמרת

בנוסף 20 רופאים במערך הציבורי שהתחילו איתנו עם הפיילוט אבל הם עדיין מנפיקים רישיונות למגדלים ולא כולם לבתי המרקחת, חלקם לבתי המרקחת - - לא משנה, העיקר שהמטופל יוצא עם רישיון? ובנוסף בימים האלה אנחנו במהלך הרחבה לעוד 18 רופאים וכך אנחנו נעשה את המהלך הזה בצורה מדורגת עד שסך כל ה-150 רופאים - - כלומר, היום נותנים 14 אונקולוגים ותו לא.

14 אונקולוגים ועוד 18 רופאים. שאמרת שהם בתהליך.

א' 14, ב' 18 רופאים בקופות ברפואה הציבורית נותנים.

עברו כבר, עברו הטמעה. הם נותנים היום? היום אם אני באה הם נותנים? איזה רופאים אלה, איזה התמחויות? חלקם

פליאטיביים, רופאי כאב וגם רופאי משפחה. יש רשימה של הרופאים האלה. לא פרסמנו את הרשימה של הרופאים בפיילוט - - למה לא?

- - - הוא לקח לו את זה בחזרה כי הוא הגיש בקשות לאנשים שעל סמך דעתו הוא החליט שמגיע להם ולקחו לו את המחשב ואת המדפסת של משרד הבריאות.

לקחתי אותו, הדפיסו לדודה שלי מהמחשב הזה ובגלל דודה שלי לקחו לו את המחשב כי דודה שלי היא אנטי תרופות והיא על סמך אידיאולוגיה קיבלה רישיון. ועל סמך זה הם לקחו לו את המחשב ואת המדפסת. לא רק לו, יש עוד רופא שלקחו לו. גם ד"ר גיל מורלי, לקחו לו את ההסמכה בכלל להגיש בקשה דרך מחשב רגיל אפילו.

משהו שהם מתנכלים בכוונה לרופאים שמגישים וגם ברקת שייאמר לזכותה שהיא נצמדת לנהלים בגלל שהיא לא רוצה שיקחו לה גם כן את הדבר הזה. היא יודעת לעזור לחולים ויש פה חולים שזקוקים לדבר הזה.

אם כבר מדברים על ה-THC שנבהלים ממנו כל כך אז מה שקורה פה במדינה,

הדבר הזה זה כאוס שהמדינה מפסידה מזה הון תועפות.

ימבה CBD שנכנס מחוץ-לארץ פה לארץ והמשטרה לא יודעת איך לאכוף את זה אפילו כי זה 0.01 THC והחוק לא מוגדר על זה. החוק יבש על זה, אין אף אחד שיכול לאכוף את זה אז המשטרה לוקחת את זה, אולי מקסימום מחרימה והיו מקרים שהיא גם החזירה. אז חולים היו מנצלים את הדבר הזה מזמינים מחוץ-לארץ. המדינה מפסידה הון תועפות על הדבר הזה. אתם לא רוצים THC אז היום תתירו את ההמפ. ההמפ הוא - - - יכול להיות טוב לנו וגם ל-CBD קודם כל - - - - - יובל, זה נכון?

מבין ה-18 רופאים יש רופאים שלקחו להם את ההסמכה הזאת? זה נכון מאוד.

לא לקחו לג'וני את הסמכת המנהל - - - - - ג'וני גרינפלד הוא מנהל על פי הסמכה. אז למה הוא לא יכול לתת 200? 35 למה הוא לא יכול, למה הגבלתם אותו? הוא צריך לעבוד על פי הכללים והנהלים - - הורדת 200% לבנאדם חולה מת. מעל כמות מסוימת נדרשת לא רק הסכמת הרופא, נדרשת המלצת מנהל המערך בבית החולים. זה סעיף 35, בגלל זה הגיעו לג'וני מלא מטופלים מכל הארץ. ויש גם מינונים מעל 100 גרם שבהם נדרש הרופא לנמק בצורה מסודרת מדוע נדרש דווקא הטיפול הזה. אז אני רק מחדדת היום יש 14 אונקולוגים, זה לא כל כך בשורה מבחינתנו כי זה היה גם קודם. יש 18 רופאים חדשים שאתה - - - יש כאן לדעתי את כל קהילת המטופלים, אף אחד לא שמע מזה. אז יכול להיות שהם עובדים אי שם עם מטופלים אחרים אבל בוא נגיד שזה קצת תמוה, שהייתה כאן עד כדי כך כזאת פליאה. 14 ועוד 18, 30 וקצת, איפה עוד 125? לאחר שיוסמכו אנחנו נתחיל במהלך של להסב את כולם למדיקלזציה.

מדיקליזציה שכולם אומרים בה יהיה לחולה - - אני יכול לגנוב לך שנייה - - לא, לא - - לא שואל אתכם! אני באתי היום לבוש בשחור, לבשתי חולצה לבנה והחלפתי לשחור. אתמול התבשרנו על עוד חולה אונקולוגי שמת. אכפת לך? יש לך זמן לחכות עוד יום ועוד שנה ועוד שנתיים. אני באתי עם טיפה לבן אבל למה גם את זה רציתי להחליף, נותן טיפה תקווה כי זה לא צמח שאתם יכולים לשלוט עליו זה של בורא עולם.

כל החולים, מי שרוצה להתרפא, אל תשאלו שום חוק, בשביל לחיות לא צריך חוקים, תגדלו את הקנאביס, תגדלו את זה באדמה - - בתור עובד מדינה אני לא יכול להסכים לקריאה לא להקשיב

אנחנו במדינה עובדים לפי חוק, אני לא יכול להסכים, אני מבקש שתגני את מה שנאמר כאן - - עם כל הכבוד, אתה לא מנהל את הישיבה, אתה באת - - אבל אני מבקש,

- - - מי אשם? דיני נפשות, אנשים מתים פה! ביבי נתן לך תפקיד - - מי אתה? אתה רופא? יש לך הסמכה? למה אתה חותם על רישיונות, תענה לי. שמיקי דור באוסטרליה הוא אומר לי בשלט רחוק חתמתי. איך?

תביאו צבא ומשטרה - - - בורא עולם יודע טוב מאוד מה קורה פה - - - הוא ייתן איתכם את הדין אחד-אחד, על כל בנאדם שנעלם מפה ולא איתנו היום, אתם תתנו את הדין. הוא צודק. אנחנו מדברים בשם הכאב שלנו, סליחה. הם שכחו שמשרד הבריאות צריך לרפא, הוא לא חלק מהמשטרה. איפה ניתן למצוא את הרשימה של המנהלים? הדם יהיה על הידיים שלך אם תמשיך לשקר, הדם יהיה על הידיים שלך.

הוא 10 שנים הוא כבר. - - - בלי תרופות,

תגיד לי שזה לא תרופה. תגיד ליֱ ! היא כבר חודש בלי שמן, למה? כי הלכת לתיקון עולם לקחת להם את האישור לגדל,

חודש אני בלי - - - 30%, חודש אני מחכה שיגיע לי השמן והוא לא מגיע. הלכתי שלוש פעמים, אין לי דלק, נסעתי הגעתי לשם - - - אין שמן, תיקח 15% ותיקח יותר טיפות של שמן זית - - - - - - הדרך השנייה שתפתח לחולים היא דרך לנהל בעצמם את התיק הרפואי, אנחנו עובדים על זה עכשיו. זה אני חושב שזה ממשק בתחילת - - - גם ברבעון הראשון. זה כתוב באתר. לא. מה שאמרתי עד עכשיו שבא המטופל ויזין בעצמו את כל המסמכים הרפואיים לתוך - - חכה, לפני שהמטופל מזין בעצמו, אנחנו שנתיים מנסים מהרופא,

שמראש יידע מה הוא עושה, חלקם. מי שלא קיבל אצלכם את ההכשרה היו כאלה שידעו מראש וקיבלו את ההסמכה רק בשביל שיוכלו להוציא את הרישיון. זה עדיין לא קורה. לפני שהמטופל יזין בעצמו הוא כרגע מזין בעצמו פקס וצריך לקבל אצלכם אישור בטלפון, זה כרגע המצב. רק שנבין כמה אנחנו רחוקים מכל ה- - - אולי תפתחו גם אפליקציה, זה טוב ויפה, נחמד מאוד,

בוא נוודא קודם שמה שאנחנו מדברים עליו כאן שלוש שנים, המינימום שלו קודם כל קורה. וזה הרושם שלי, והתסכול פה נובע, והסיבה שאני אפשרתי פה את התסכול הזה זה כי אני מרגישה שהפער בין מה שצריך לקרות לבין מה שאתם גם הבטחתם, לבין מה שקורה, במקום ללכת ולהצטמצם הוא הולך ומתרחב. כי נוספים עוד ועוד מטופלים ואצלכם דברים קופאים על שמרים, אותם כעסים, אותן תשובות חצי מתחכמות, חצי מיתממות חצי לא יודעת מה. ואנשים סובלים ובגלל זה זה קורה. לכן יש לי אמפתיה לדבר הזה ולכן אני מאפשרת אותו.

עומדים פה סדרנים שמחכים שאני אגיד להם מה לעשות, אבל אני בכוונה קצת מאפשרת את זה כי זה תסכול. אז בוא רגע

בדפוס פעולה. איך אנחנו מגיעים מכאן מהפלונטר המאוד בעייתי הזה למצב שבו קודם כל שחררו, ואני אומרת לך את זה שנתיים, אתה מסרב להקשיב, אבל שחררו לרופאים,

תורידו את הפקק הזה אצלכם.

זה פקק ככל הנראה גם מקצועי. ודיברנו על זה מהיום הראשון. רופאים אצלכם מאשרים, יש לכם מינונים שהם פיקס, זה דבר שרירותי,

שחררו לרופאים. פעם לא היה יק"ר, היה יותר כיף, הכל היה הולך יותר חלק.

פעם היו 500 מטופלים בארץ ששלחו בקשות למנהלת ולא היה - - - אני חושב שחלק גדול מפעילות היק"ר זה 42,000 מטופלים, אין לזה אח ורע. כל מה שאנחנו אומרים והוא אמת והוא אמת מבוססת - - אנחנו גם יודעים לצעוק. אנחנו יושבים בשקט שלוש שנים. תמר, באמת, דיי - - אני יודעת. ששה פיגועים ראיתי בעיר הזאת. כליות של אנשים הרמתי בידיים. לפני כמה שנים לא היה יק"ר, היה 5400* של משרד הבריאות, לא היה ימי עסקים בכלל. אישור גידול, היה הכל. רמי, אני מבקשת, שמענו, תודה, אני לא רוצה להוציא אבל אי אפשר ככה לנהל דיון. יש צדק

לא היה באמת יק"ר,

כואב הלב, שלוש וחצי שנים משקרים לנו תמר. אני עדיין מחכה לשמוע כמה קילו אוקסיקונטין נכנס לארץ, מישהו יכול לספר לי? רמי, אני מצטערת, אני לא יכולה לנהל דיון ככה. צא לכמה דקות. מתי הרופאים,

כמה ומתי, אל תגיד לי תהליכים, תן לי תאריך, מתי הרופאים האלה, ה-150 האלה שאתם גוררים אותם כבר שנתיים במקום להתחיל ולשחרר ולשחרר אתם מחזיקים את זה ככה וזאת התוצאה. מתי הם יתחילו להנפיק רישיונות? תאריך. בשנת 2019. מתי בשנת 2019. באופן מדורג בשנת 2019. לא,

בשנת 2019. יש מספר דברים שצריכים להתרחש לפני כן. טקס ההסמכה שלהם נזמין גם אותך. בשלהי - - יש פה ד"ר בן עמית, קופת חולים מכבי. אחריו ליאור שכטר ממאוחדת. בבקשה. תודה על זכות הדיבור. אני אשמור את זה קצר. שמי ד"ר בן עמית, אני מהמטה הארצי מהנהלת מכבי שירותי בריאות. אני חושב שזה מאוד חשוב שהקופות יהיו מעורבות בסיפור הזה ויאמרו את דברן, ולכן נשלחתי מטעם הנהלת מכבי מטעם המנכ"ל כדי לומר כמה דברים. קודם כל חשוב לי מאוד לומר שמכבי פה, אכפת לנו מהחברים. אנחנו, רופאי מכבי,

באנשים שזקוקים לטיפול בקנאביס על בסיס יום-יומי. אנחנו מסתכלים להם בלבן של העיניים ואנחנו רופאים ובני אדם ואכפת לנו. אנחנו מאוד מאוד רוצים שיימצא תהליך טוב שבו אנשים יוכלו להגיע לקופת החולים ולקבל טיפול בקנאביס כמו כל טיפול אחר. אנחנו מאוד בעד. אני מבין שיש הרבה תסכול ואני רוצה לדבר קצת על הפערים ועל למה זה לא קורה. בשביל זה אני כאן. אני רוצה לומר שאנחנו כדי להשיג את המטרה הזאת, וזאת המטרה שעומדת לנגד עינינו, אנחנו בקשר עם היק"ר, יש לנו ממשק עבודה טוב איתם ובאמת דלתם פתוחה בפנינו ולהיפך ואנחנו מאוד רוצים לעבוד יחד. כי מה שמעניין אותנו בסופו של דבר, אפילו יותר מאשר התחרות בין הקופות זה שאנשים יקבלו את הטיפול. באמת. אני רוצה להצביע על חסם אחד עיקרי שהוא דבר שמאט ומקשה עלינו. כידוע, הייעוד העיקרי של קופות חולים הוא לספק שירותים שנמצאים בסל הבריאות. קנאביס לא מוגדר בסל הבריאות, ולכן כל העיסוק בדבר הזה הוא עלות שמושטת על קופות החולים. ויש עלויות על הדבר הזה. גם אם מורשה לרופא לגבות איזשהו סכום כסף מהמטופל, גם אם המטופל משלם על התרופות עדיין יש עלויות ניכרות להקים מערך כזה. עלויות שהן - - אני חייבת לעצור אותך פה. מה התפקיד שלך במכבי? אני מנהל בחטיבת הבריאות במכבי. עד כמה שאני יודעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי אמנם העביר אחריות לקופות החולים ואתם היום אחראים בשם מדינת ישראל על הבריאות ועל שירותי הבריאות של כולנו, אבל אתם לא עסק. סל התרופות הוא באמת נותן את הסבסוד ואת המימון הממשלתי לתרופות מה כן ומה לא, ומה שלא עולה כסף לכם,

במידה רבה מאוד. אבל בוא שנייה תסביר לי, אל תלך לכסף, זה נורא קל ואני חייבת לומר זה גם חוטא לתפקיד שלך כרופא ושל קופות החולים באופן כללי. יש לנו כאן בעיה הרבה הרבה יותר בסיסית והיא שאתם כקופה,

כי את הסיפור הזה של סל הבריאות מבחינתי זה סיבה למה, ואני שומעת את זה שלוש שנים, להתחמק מהאחריות של קופות החולים לספק את השירות עצמו. זה שעולה לכם כסף התור של המטופל וכל הדברים האלה בשביל זה אתם קיימים. זה לא איזה תרופה ביולוגית שעולה מיליונים שכן נכנס או לא נכנס,

סך הכל זה עולה לכם את המשכורת של הרופא של השעות שהוא יושב. ומה אם לא מחויבות למטופלים שלכם, זה מבוטחים שלכם. אתם קיבלתם מנדט מהמדינה לספק שירותי בריאות למטופלים האלה. בוא תגיד לי איך אתם, במקום להגיד לי כמה זה עולה לכם, תאמין לי זה לא עולה לכם הרבה, זה כולה רופא שיושב ומקבל חולה ומדפיס. כל רופא עושה את זה בכל תור בכל נושא. בוא תסביר לי איך אתם נותנים דלת פתוחה ומענה למבוטחים שלכם שמגיעים עם כאב, שמגיעים עם פוסט טראומה, שמגיעים עם סרטן, חס וחלילה. ואיך אתם מקלים עליהם, איך אתם דופקים על השולחן למשרד הבריאות ואומרים להם, אנחנו שלחנו את הרופאים האלה והאלה, למה אין להם הסמכה עדיין? למה אין להם את המדפסת מותקנת אצלנו במרפאות הציבוריות שהם יוכלו לרשום את הרישיונות ולתת את הדו שיח הזה הכל כך חשוב, הכל כך קדוש בין רופא לבין מטופל שיתנהל לא עם איזה פקס במשרד הבריאות אלא במקום הטבעי שזה בקליניקה של הרופאים שלכם. אז זה שהמשפט הראשון שלך זה סל התרופות זה נדליק לי מה זה נורה אדומה. אני באמת נשלחתי להציף את הקושי הזה.

הקושי בזה שנגררנו בעצם לספק שירות נוסף שאנחנו מאוד מאוד - - - כקופה אני מסכים שהמקום הטבעי לתת אותו זה בקופה, שכמו שנרשם כל טיפול אחר אז גם זה יירשם.

שלתת קנאביס זה דורש יותר מאשר לתת טיפול אחר משתי סיבות:

יש דרישות רגולטוריות. אם רופא היה יכול להוציא במחשב של מכבי פשוט במקום תרופה א', תרופה ב' והתרופה הזאת תהיה קנאביס אז לא היה נדרש עוד מערך. אבל הרגולטור דורש מאיתנו - - אבל לתת לי ארקוסטין ולתת לי - - - אתה יכול לתת לי באותו יום חמש פעמים,

הקנאביס הוא לא חלק מהסל,

ולכן הוא לא נמצא במחשבי הקופה. - - - הנושא של סל התרופות וקנאביס נידון בבית המשפט העליון לפני כחודש. השאלה היא למה הרופאים שלכם בתור רופאים מסרבים למלא המלצות, זאת השאלה.

אני אגיד למה. יש רופאים רבים במכבי, אני מדבר בשם מכבי, אני לא מאמין שזה מאוד שונה מכבי ביחס לאחרים, יש רופאים רבים, ואני בראשם,

אתם רואים שאני פה ואני רוצה למצוא לזה פתרון, שמעוניינים לרשום קנאביס, חושבים שזה מתאים וזה נכון קלינית למטופל מסוים. אבל הם לא יכולים פשוט לרשום את זה כמו כל תרופה אחרת כי נדרשת מהם רגולציה. הרגולציה הזאת זה לא רק לרשום טופס. זאת אומרת, זה לא רק למלא טופס שזה מאוד זריז. בשביל זה צריך עוד מערכת מחשוב. אני לא אומר את זה כתירוץ, כן? אלא באמת זה דורש עוד שני דברים.

זה דורש איזשהו צרכי מחשוב נפרדים. לדבר הזה אין עלויות מאוד גבוהות אבל יש לזה עלויות מסוימות והדבר השני זה יוצר דרישות פיזיות מבחינת המתקן. אני מדבר על זה בגלל הנושא של אבטחה שזה נושא שאני ביקשתי - - אני לא רופאה, אני אזרחית כמו רוב האזרחים פה בישראל, אני יכולה לפתוח את המחשב שלי, למלא את הבקשה. אז להגיד שרופא לא יכול לעשות את זה במחשוב שיש לו בקליניקה זה לא נכון. אני לא מדבר על - - - אני מדבר על להוציא רישיון - - למלא בקשה, אני לא מדברת על להוציא עכשיו רישיון, אני מדברת על למלא בקשה. אני יכולה לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה, לא צריך להיות רופא בשביל להיכנס לטופס. - - - יש הרבה רופאים במכבי שלא ממלאים את הבקשות.

לא - - - - - קודם בקשות, אחרי זה רישיונות. אני לא מדברת על הוצאת רישיון, אני מדברת על מילוי בקשה. בבקשה תדייק. השאלה מאוד ברורה, אני אדייק. זה גם מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו עושים את הדיון הזה, אני חושב שזה לב ליבו של הדבר ותמיד מדברים על דברים אחרים וזה דבר נורא חשוב איך מטופל מגיע לרופא ומקבל. יש באמת יותר פשוט להגיש בקשות, אני מדבר על הנושא הטכני, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך של איזושהי רפורמה שהדבר הזה הוא משהו שאמור לעבור מהעולם ועכשיו כבר הולכים לצאת רישיונות. ממש רישיונות, בלי לבקש מהיק"ר. שזה שירות מצוין עוד יותר, זה שירות עוד יותר טוב, שהמטופל יגיע אליך וייצא עם רישיון ולא עם - - - זה עם סיוע שלך - - אבל זה לא קורה. בעצם עד שלא תעשו מזה כסף לא תתנו לנו. כך או כך אז בוא נגיד בתהליך החדש שבו המטופל יגיע וייצא עם רישיון זה דבר שהוא דורש איזושהי מערכת מחשוב. אחרת הוא טיפה יותר מורכב טכנית, אין פה מורכבות גדולה - - למה מורפיום אני יכול לקבל בקלות וקנאביס לא מהרופא שלכם? זה הרגולציה. לא המטרה שלך לטפל בי בתור רופא, לא אתה נשבעת את שבועת הרופא? ד"ר בן עמית, סליחה, הדברים פה שוב נאמרים בקריאות ביניים אבל אני חייבת להגיד שהם מאוד מדויקים. כי בעצם מה שאתה אומר זה, ושוב, זה לא ועדת הבריאות פה אבל אנחנו נחשפים לטפח מאוד מאוד בעייתי במערכת הבריאות ולא בפעם הראשונה, שההנחיות שלכם והמדיניות שלכם, עזוב רגע את משרד הבריאות, האופן שבו אתם מעודדים או מעכבים את הרופאים שלכם מלפעול היא נובעת- - - אם מורפיום או אוקסיקונטין או תרופות אופיאטיות קשות וממכרות שאתם יודעים את זה זה קל לרשום אז אתם תחלקו. ואם צריך טיפה, ויכול להיות שכקופה, וקופה שיש לכם מרחב תמרון, תיקחו על עצמכם את הנושא הזה ברצינות, תכשירו את הרופאים, תגידו להם קחו את הזמן הסתגלות על זה, זה יכול להיות טיפה יעלה יותר, זה לא יעלה לכם כסף, זה יעלה בשעות של הרופאים. אני יודעת שהכל אצלכם אקסלים ומחושב, זה החלק הבעייתי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אבל זה קיים.

יש לכם מרחב תמרון גם כלכלי לספוג את הכמה שעות האלה של רופא ולהגיד לרופא, זה דרך שבה אתם תספקו שירות טוב יותר למטופלים שלכם. אז אי אפשר להסתתר רק - - - יש פה מהלך, זה ביחד. אנחנו שמענו כאן גם לאורך השנים, קיימנו המון דיונים בוועדה שמשרד הבריאות בא בטענות לקופות החולים ואמר סוגרים לנו דלת, חוסמים אותנו. ניהלנו פה דיונים על פקסים של קופות חולים וכל מיני מיילים של קופות חולים שאמרו, כתבו בהנחיות בתפוצת כל הרופאים אצלנו לא מטפלים בקנאביס רפואי וכל הדברים האלה. אנחנו גם את העולם הזה חיים. בואו תראו לי כולכם, אתם רופאים, אתם אנשי מקצוע, אתם מחויבים קודם כל למטופלים איך אתם לוקחים את הנושא הזה על עצמכם.

ואני בטוחה שאתה יושב פה ואתה שומע, גם אם לא היית ער קודם, שזה נושא בוער, שזה נושא שיש מגוון תחומים של רפואה, מאונקולוגיה ועד כאב ועד פוסט טראומה שהמטופלים האלה נמצאים אצלכם. אז איך אתם מקלים על הזנת הבקשות ועל דחיפת רופאים להנפיק גם את הרישיונות עצמם במסע הבלתי נגמר הזה שמשרד הבריאות מעביר את כולנו. לעזור לרופאים במימון הקורסים וההכשרה. הקורסים לרופאים הם בחינם. יש 150 רופאים,

מה קורה עם הרישיונות, מה קורה עם - - הם לא הוכשרו אין רשימה, אי אפשר לגשת אליהם. דרך אגב, לא שזה יעלה לקופות גרוש, הם ירוויחו הון עתק כי הם יצטרכו לסבסד פחות תרופות. הם ירוויחו מזה הון עתק.

הקופה רוצים להיות שם.

מעביר מסר ממנכ"ל הקופה, אני כמובן מייצג ואני מעביר את המסר. זה

כבני אדם, אנחנו רוצים לעשות את המקסימום וכסף זה לא אישיו וכו'. אבל יש כלכלת בריאות, קופה יכולה לספוג את זה, אבל קופה זה גוף גירעוני ואם נדרש שירות שמבחינת רגולציה דורש איזשהו מאמץ אז צריך לפצות את הקופות,

משהו שיאפשר להן לתת שירות טוב. כי כרגע אנחנו, אני כבנאדם, כאחד מהאנשים שמנסים להוביל את זה בקופה אנחנו מאוד מנסים לשכנע רופאים שהשירות הזה הוא שירות שהוא משתלם והוא אפשרי. אבל כרגע רופאים לא - - - זה נושא שהוא לא מתוקצב ונושא שהוא לא מתקצב זה תמיד עובד על ניסיונות ועל טובות והוא לא זז. הוא לא זז בגלל שזה לא מתוקצב. ויש גם נושא חשוב שזה נושא האבטחה. רופאים רבים, בטח אם זה בא להם בהפסד, אבל מעבר לעניין הציני הזה, רופאים רבים חוששים בגלל נושא האבטחה סביב הדבר הזה- - מה הם שוטרים או רופאים? מדובר במתי מעט של מטופלים. ד"ר בן עמית, תקשיב רגע, אני ממש מצטערת, אנחנו שומעים את הדברים האלה, אתם חייבים להתקדם, אתם חייבים להתעורר. אם רופאים מחלקים ריטלין ומחלקים מדבקות - - - ומחלקים כדורים

בשווקי הסמים הלא חוקיים בתחנה המרכזית, זאת ועדת הסמים היא עוסקת לא רק בקנאביס רפואי אנחנו שומעים פה את רוני ברקוביץ' מאגף האכיפה של משרד הבריאות והוא מראה לנו תפיסות של שקיות שבאו במקור ממרשמים של רופאים. אז לא יכול להיות שעדיין יש אצלכם את הסטיגמות האלה. אני מבינה את החשש של הרופאים אבל אני גם מבינה שאתם לא עושים כלום כדי להפיג את החשש הזה. וזאת הבעיה שלי כי אתם המנהיגות של הקופה. הרופאים בסוף נמצאים בשטח,

אם אין עליהם איומים להמון המון תרופות שהן סמים מסוכנים וקשים שהם מחלקים ככה ופה פתאום יש איזה מין - - - זה סימן שמשהו לא בסדר במערכת. אתם לא מכינים את המסר לשטח למטה כמו שצריך. חבר הכנסת דן סידה, אחריו ד"ר שכטר אחרי זה חברת הכנסת יעל כהן-פארן שגם הצטרפה.

ככל שיותיר לנו הזמן, הוא אמור להסתיים עוד שמונה דקות, אנחנו קצת נמשוך את הזמן אבל אני חושבת שהדברים המרכזיים נמצאים. בבקשה. תודה גברתי. אני חושב שמפאת חשיבות הנושא ואיך שהוא מתנהל פה גברתי שוחה בחומר בצורה ברורה ורואים שכל העסק מתנהל - - אנחנו שלוש שנים בנושא. כן, אני יודע. מכוון שאני נמצא פה - - - אז אני העדפתי לשתוק ולשמוע, אבל ברור לכל בר דעת במדינה כולה וגם ליושבי השולחן הזה שיש מגמה, שיש תובנות מסוימות שברורות היום לכל ילד בישראל. ברור מעל לכל ספק שהקנאביס הרפואי הוא מזור מדהים להמון תחלואים גופניים ונפשיים, זה ברור לכולם, אין על זה בכלל שום ויכוח. עוד דבר ברור מזה שהמערכת מתקשה להתמודד באופן מהיר עם התגליות של הקנאביס וכל מה שיוצא מזה והמערכת מקרטעת ולא מצליחה להתקדם בקצב של הגילויים שישנם. התובנות האלה כבר נמצאות, אמרתי, כל ילד קטן, כל מי שנמצא במדינה הזאת ופותח את העיניים מבין את התובנות האלה. אבל המסקנה היא שאמרת אדוני, יובל, שאם הדבר הזה יהפוך להיות תרופה המערכת תוכל להתמודד איתה יותר במהירות, היא ערוכה להתמודד עם הדבר הזה בתור תרופה ביתר קלות. אז אם זה ככה אז תהפכו את זה לתרופה, אני לא מבין. יש מערכת ממוקדת שיודעת לעבוד, אז תהפכו את זה לתרופה - - אם יהפכו את זה לתרופה כולם יגדלו את זה ולא יהיה מי שייקח על זה כסף. אמרתי את זה כדוגמה. אם זה מה שצריך להיות אז תלמדו את המערכת להתמודד, אחרת זה לא ייגמר פה. זה ברור שהדבר הזה חוצה זרמים,

כולם מבינים שיש פה משהו חדש, צריך לתת לו התבטאות, צריך להתקדם איתו וצריך לפתור את כל המערכות הבירוקרטיות האלה בהקדם ובמהירות ולתת לנושא

זו המסקנה וזו התובנה שעולה מכל הדיונים שמתקיימים סביב כל הנושא הזה. אז חבר'ה קדימה. ד"ר ליאורה שכטר. קודם כל מאוחדת כקופה מכירה במיקום של קנאביס רפואי כטיפול לגיטימי למגוון מאוד גדול של מחלות ואזורים. בוא נדבר על מה שיש היום ולאן זה צריך ללכת לפי דעתנו. קודם כל מה שיש היום כולם מכירים ושמענו פה מעל שעה את הקשיים המאוד גדולים שיש בכל התהליך הזה ואני לא אכנס לזה. אני רוצה לדבר יותר על העתיד. במאוחדת בגלל ההכרה בחשיבות של קנאביס הוקמה ועדה. אני חושבת שזאת הקופה היחידה שהוקמה בה ועדה כדי לטפל בכל הנושא, כדי לקבוע מדיניות. ונקבעה מדיניות של טיפול דרך מתן או מיסוד מתן הקנאביס במסגרת הקופה. המדיניות שנקבעה באה לשרת שתי מטרות: אחת,

ולא פחות חשוב מזה, לשמור על קריטריונים רפואיים מקצועיים בשעת מתן קנאביס. כי אנחנו יודעים שזה נושא טעון ואי אפשר גם להתעלם מזה שזה נושא טעון הנושא של מתן קנאביס. אז יש מדיניות לקופה הזאת, אלא שהמדיניות הזאת דורשת תקצוב. אנחנו ביקשנו מהיק"ר, בוא נגיד ביקשנו מהממונה על הבקרה מטעם משרד האוצר,

כדי שיאשרו לנו שאותה השתתפות שהמטופל משלם ליק"ר ישלם למסגרת שלנו, אנחנו נעשה את הכל אין-האוס. ובדרך הזאת גם נשמור על פיקוח מקצועי שהוא חשוב, אי אפשר לפסול אותו וגם יחד עם זאת כל התהליך יהיה כל כך מהר שהוא יהיה כמו כל תרופה אחרת שניתנת למטופל. הרפורמה הזאת שאנחנו רצינו לעשות כבר שנה על השולחן, קיבלה את האישור של יובל ושל היק"ר, אלא שהיא נתקעה מול האוצר. האוצר איננו מאשר לנו לקבל את אותם 200 או משהו שקלים שהיק"ר הסכים שיועברו לנו. ובדרך הזאת אם זה היה נפתר כבר היינו יכולים לפרוץ דרך ואני משוכנעת שכל שאר הקופות היו הולכות בעקבותינו. אבל שם זה תקוע ואנחנו לא מצליחים לפתור את הקשר הגורדי הזה. משרד הבריאות אומר - - - בקיצור ככה - - - סיכום ביניים: הוועדה תפנה לשר האוצר,

מד"ר שכטר את הפרטים מקופת חולים מאוחדת, נלמד את הפרטים של זה. אני לא פותחת עכשיו דיון שלם בנושא הזה, אבל הבנתי את הנושא. אני גם מניחה מה הסיבה שלהם יש להם את - - - אבל הוועדה תפנה לשר

שלאור הנושא עלה כאן בוועדה בהסכמת - - מדובר בהחלט בהוזלת יוקר המחייה. היום המטופלים הולכים לרופא, אמרתי 1200-1000 אמרו פה 1400 וזה יעלה כמו ביקור רפואי במרפאה. מה אתה משקר, זה הרופאים הפרטיים - - זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. איפה הרשימה של הרופאים? הרופאים מפחדים לתת לנו מרשמים. - - - הם מפחדים לתת, הם מפחדים להיות כמו ג'וני. - - - ולקחו לי כי חיכיתי וחיכיתי. מה זה יעזור לנו שתחלקו מסכות של ד"ר מיכאל דור לכל רופא ואז הוא ייתן תת מינון לכל חולה. אתם שמחים נורא שרופאים אונקולוגים נותנים אישור כבר. אגב, אתה עשר שנים, זה עשר שנים של רפורמה. אני עשר שנים בלי תרופה. דרסתי ארבע גופות של חיילים שהתפוצצו, הייתי חודשיים בטנק - - - אני הלכתי לחומת מגן בשביל להגן עליך, למה הרופא שלך שהוא קיבל את התפקיד שלו הוריד לי

ויש לי אישית אנשים שאני עוזרת להם,

אתם מתייחסים לכל מי שמבקש את הקנאביס, וקיבל לכך אישור מרופא כחשוד מיידי. קודם כל הם חשודים, קודם כל הם צריכים להוכיח שהם לא חשודים.

אולי את היק"ר צריך לסגור,

אבל כרגע יש יק"ר וכרגע הוא אמור לתת להם את המענה והוא לא נותן. להחזיר את זה למצב הקודם לקדמותו ומשם לבנות משהו חדש.

להיות שזה - - וזה לא יכול להיות שאנשים פה פונים לקבל רישיון וחסר איזה טופס אף אחד לא מתקשר אליהם, אף אחד לא חוזר אליהם, הם צריכים לרדוף. אומרים אל תתקשרו, תשלחו פקס ושלום על ישראל עוד חודשיים. מה זה, זה לא יחס לאנשים,

ואני באמת אומרת, יש גם עוד סוגיה שבטח לא עלתה אולי היום בדיון של הרפורמה והכמויות שהיא מגדירה, ויש מקום לוועדת חריגים כי יש אנשים שהכמויות שהרפורמה מגדירה אינם מספקות להם. וזה לב הסיפור, במיוחד חולי סרטן ואנשים במצבים מאוד מאוד קשים.

אני אומרת לכם, אנחנו איתכם, אנחנו מנסים לעשות. באמת תמר, כל הכבוד, ואת לא מרפה מהנושא. ואני יודעת שגם בכל פנייה שאני מקבלת אנחנו מיד מתייעצים עם הלשכה שלך איך באמת הגוף עובד ומתנהל ואנחנו יודעים כמה זה קשה ואנחנו מנסים לעשות שיהיה שינוי.

תודה יעל. דנה בר-און. אני חייבת להגיד שמכל הדיונים שניהלנו בנושא זה אולי היה הקשה ביותר מכולם. ממקום מאוד אישי כרגע את הזכרת בתחילת הדיון את הדיון ביולי 15', תמר את זוכרת איך אני נראיתי באותו דיון? כן. אני באותו דיון הייתי בכסא גלגלים כי לי הורידו את המינון בשליש. אני היום כמו שכולם רואים לא בכסא גלגלים כי המינון שלי חזר אליי בגלל שחברי כנסת נלחמו עליי וכי בית משפט גם קבע אחר כך.

למה לי מגיע להזיז את השרירים שלי ולאורין לא? האם אני מסטולה? מישהו כאן בדיון הזה ראה אותי פעם מסטולה? למה כולנו צריכים להיות כל הזמן עבריינים בפוטנציה. למה אני כן ואורין לא, יובל? למה אני כן וכל חולה אונקולוגי לא. הדיון הזה היה קשה לי ברמות אחרות כי אני פשוט מרגישה כאן ששלוש שנים אנחנו טוחנים את אותם המים ואני טוחנת את אותם המסדרונות פה כדי לשמוע את אותן האמירות, כמו שאת אמרת בעצמך, שחוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב ושוב. ואז אני חוזרת הביתה, יושבת מול המחשב, פותחת את מייל העמותה ורואה 80 בקשות של מטופלים שלא מצליחים אפילו לדעת מה הסטאטוס של הטיפול בבקשה שלהם ביק"ר. ועוד עשרות בקשות של חולי סרטן שהמינון שלהם נחתך בחצי. עזבי אותך בחצי, מ-200 גרם ל-30 גרם. מ-250 ל-20. שלוש וחצי שנים אני עושה את אותו הדבר. לא רק אחד ולא רק שניים ולא רק שלוש במצב שאתם שמתם אותי בו בסכנת החיים, שאתם שמתם אותי בו, יש עשרות ומאות עכשיו. כל המטופלים של ד"ר ג'וני גרינפלד דמם בראשכם. כל חולה אונקולוגי של ג'וני גרינפלד שנחתך לו המינון דמו בראשכם. ואני אומרת את זה בפה מלא, אתה יודע למה? כי אני פעמיים הייתי צריכה להציל את עצמי מהנזקים שגרמתם לי. ואני אעמוד מאחורי כל חולה שיבקש לתבוע דין על הנזקים האלה.

והפעם אני לא מדברת בשום ממלכתיות ובשום דיפלומטיות, הפעם אני מדברת בתור מישהי שפעמיים הוציאה את עצמה מכיסא גלגלים בגללכם. הפעם אני מדברת בתור מישהי שיודעת שאם הרפורמה שלכם יוצאת לפועל והזן הספציפי שלי לא יהיה קיים אני אמות. כי אני כמעט מתתי כשהוא לא היה במלאי ביוני. אני כרגע סיימתי חודש אשפוז באיכילוב בתת תזונה בסכנת חיים כי הזן שגורם לי לאכול לא היה זמין חודש אחד.

דנה. כל מטופל זכאי לטיפול שלו, כל מטופל זכאי לזכויות החולה, כל מטופל זכאי לחוק בריאות ממלכתי, כל מטופל זכאי לזכויות - - כל אונקולוג זכאי לראות מנהל, רופא מומחה לקנאביס. ד"ר רובינסון. אני חדש כאן בישיבות. אני אורתופד, אני מטפל בערך ב-2500-2000 מטופלים בשנה.

מאמין בטיפול. בניגוד לעמיתיי מקופות החולים אני לא מבקש

- - - מה שאנחנו כן מבקשים זה לאפשר קשר בלתי אמצעי בין האגודה שלנו של רפואת קנאביס בישראל שכוללת את כל הרופאים שהוכשרו על ידי היק"ר ועוד רופאים שלא הוכשרו אבל מתמצאים היטב בנושאי הקנאביס כדי דבר ראשון להיות חלק מהדיונים, להסביר את המקרים החריגים. כי באמת אני בא מצד של האמפתיה והרחמים על החולים. החולים נעזרים בקנאביס, אנחנו נתקלים בהמון מכשולים בירוקראטיים, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה ליצור איתנו את הקשר כדי שנוכל להחליק את המכשולים הבירוקראטיים.

האגודה שלכם מאוגדת בהסתדרות הרפואית?

ההסתדרות הרפואית נמצאת איתי בדיון. הם פעמיים דחו את מיקי דור שביקש להיות חלק והם אמרו לי שלדעתם קנאביס איננו רפואה. אני נמצא איתם בדיון מתמשך, אני שלחתי להם תקנון, אני ביקשתי להיות חלק. מיקי דור יחד עם דרור יזמו את הקמת החוג או אגודה, ביקשו מהר"י אך זה לא הסתייע עד כה, אנחנו מניחים שלאחר מכן זה יסתייע. אנחנו סבורים שזה חייב להיות חלק מההסתדרות הרפואית. אנחנו נשמח לכל עזרה שאת,

או כל אחד אחר יוכל לעזור כדי לשכנע אותם. אני הלכתי אליהם, מיקי הלך אליהם.

קצת לא משתפים איתנו פעולה וחבל. אני חושב שזה חלק מהטיפול הרפואי ואני חושב שאנחנו יכולים לעזור לאנשים. אני אישית עזרתי ל-2500-2000 איש, הייתי רוצה לראות יותר אנשים כי אנחנו משנים את הרפואה. קודם כל תודה. אם אתה יכול לשים את האצבע במשפט אחד על הקשיים העיקריים זה מה שדובר פה עד עכשיו? זה הקשיים הבירוקרטיים, זה הקשיים עם התקשורת מול ה- - - אני חושב שזה קושי של תקשורת ואני הייתי מאוד רוצה קשר בלתי אמצעי. אין לי בעיה פעם בחודש לבוא לירושלים לדבר על בקשות של חריגים.

יקבלו את הטיפול וזה באמת לא מעניין אותי אם זה אני הרופא המטפל או קופת חולים מכבי, קופת חולים מאוחדת או קופת חולים אחרת. אני מעבר לזה. יובל, מה מקשה? כבר יש רופאים, הבנו, נגיד, יש קופות חולים שדיברנו כבר בדיונים קודמים שהבעיה

לא תמיד רואות בעין יפה ויש איזה מסר שיורד לשטח ואלה באופן כללי נמנעים. אבל יש כבר רופאים שרוצים ומוכנים והלכו את הדרך הזאת. למה הרופא הכי פרו, שאני שמעתי לפחות, שיושב כאן, למה הוא צריך לשבת ולהצביע גם כן על קשיים. משהו כאן לא ברור לי. התהליך עצמו של המדיקליזציה שאותו אומרים הוא תהליך מאוד מאוד מורכב - - המצאת מילה, תפסיק לחפור עליה. לפני 2013 לא הייתה את המילה הזאת. גם התהליך של הכנסת הרופאים לעבודה הוא תהליך לא פשוט עם מערכות המחשב שהן לא פשוטות שעוד לא קיימות כולן - - לא,

אתה בורח למקום מאוד קל שאנחנו נמצאים בו שלוש שנים - - יובל,

זה הפתרון. יש היום 42,000 מטופלים. מדיקליזציה, לא מדיקליזציה 10 שנים כבר הם מקבלים עם אותה שיטה של הזנת - - לא נכון. כי לפני 10 שנים לא היו 42,000 מטופלים, כי לפני 10 שנים לא היו - - אבל הם

יכלו לקבל שמן - - זה בגלל שמשרד הבריאות - - נו אז מה,

אתם צריכים לקבל מדליה על זה שעשיתם את העבודה שלכם.

- - עם הדרך הזו של יצירת אנטגוניזם גם אצל הקופות וגם אצל הרופאים אי אפשר יהיה להמשיך. נכון, אתה לא צריך להמשיך באמת. אל תאיים עלינו. אתה - - זה קשה, לא אנחנו אומרים, הקופות אומרות. אני רוצה לשאול שאלה מדויקת, לא במדיקלזציה ולא במה יקרה ויקרה ששלוש שנים אנחנו שומעים הבטחות. למה רופא שהיום, היום, מטפל בחולים צריך לבוא לכאן בוועדה ולהתחנן שיקלו על הקשיים ועל החסמים הבירוקראטיים שלו. אני שלושה חודשים מחכה באישור שלו. זה לא מטופל שאתה יכול להגיד זה נכון וזה לא נכון. למרות שאני אגיד לך מהניסיון שלי, אני שש שנים פה בכנסת, אין דבר כזה שחדר שלם יושב ואומר משהו וזה לא נכון. אין דבר כזה. לא ראיתי, לא נתקלתי. יכול אחד קצת להגזים, אחד קצת לטעות, לא משנה, יש פה דבר שיטתי שאנחנו רואים אותו במשך שנים. עזוב את כל זה יושב פה רופא שטיפל ב-2500 מטופלים,

למה הוא שלא קופות וזה לא כסף וזה לא הכשרות ולא כלום, למה הוא צריך לשבת כאן ולהתלונן על קשיים מולכם. איך אתה מסביר את זה? בגלל שחלק מהעבודה המאוד קשה שמשרד הבריאות עושה של לעשות ולהרחיב את מעגלי הידע בעיקר אצל רופאים. כתוצאה מכך הורחבו מעגלי הידע, יותר ויותר רופאים במשפחה ובקהילה ממליצים למטופל וכתוצאה מכך נוצר באמת מה שאמרנו בכנות, מה - - אבל זה לא נוצר, זה תמיד היה. מה שהוא מתאר עכשיו זה מהרגע הראשון.

עומס חריג - - זה לא עומס, בחייך. עומס חריג מאוד על היק"ר שיכול - - אוקיי, עכשיו בוא תענה - - למה לרון מאוגוסט אין רישיון? נכון לכמות ההיצעים - - הנה יושב לידך החולה, אונקולוגי. רון, חולה אונקולוגי, גרורות במוח ועדיין אין לו רישיון. יובל, תשובה אחרונה בנושא המינונים בבקשה. איך זה ששוב אני אומרת, אנחנו שלוש שנים יושבים כאן על הבעיה הזאת של הבירוקרטיה. שלוש שנים אותו דבר. מעכשיו והלאה במקום שדברים ישתפרו עכשיו אנחנו שומעים על חיתוך שרירותי במינונים.

על כל המטופלים. בשלוש שאלות שאני שואל אותך אתה לא עונה על אף אחד מהן. אתה רוצה להתערב? האם הספר הירוק מושתת על - - - האם כל הדיונים בספר הירוק מושתתים על קנבינואידים סינטטיים - - רגע, שאלה יותר בסיסית, למה אני שומעת כאן מבין 20 איש שדיברו חמישה מהם דיברו על חיתוך שרירותי של מינונים.

החיתוך הוא לא שרירותי - - - ומשרד הבריאות, אמרתי את זה מראש, מעוניין להיטיב עם הפונים אבל הטבה עם הפונים זה לא אומר שיינתן קנאביס או חומרים אחרים בכל כמות ולכל דורש.

הגבלת? אני שואלת אותך דבר נורא פשוט. יובל,

אתם הרי נסמכים על המלצת - - - אני חוזרת, זה באמת מושכלות היסוד. התחלנו כאן את כל הדיונים האלה מזה שבסוף בסוף הרופא אצלכם לא רואה את המטופל הרי, הוא לא רואה אותו, זה לא רופא מטפל, זה רופא מנהלתי, יחידה שמשרד הבריאות הקים כדי לנהל את העסק. יש רופא שרואה את החולה, הוא רואה אותו, הוא מתרשם מההשפעה של התרופה, הוא עושה אחריו מעקב. איך יכול להיות שזה מגיע אליכם ומינון נחתך מ-200 ל-30, כי אתם החלטתם שהרופא לא כשיר לתת 200? כי אחד הרופאים שהוסמכו לכך לבחון את אותה המלצה של רופא ממליץ חושב אחרת מרופא ממליץ. לפי מה הוא בוחן את זה?

תלוי באיזו התוויה, תלוי בכללים - - - כאשר חלק מהמינונים שנחתכו הם מינוני עתק - - - שמשמשים - - - ששאלו את אותו רופא שהמליץ עליהם למה הוא רשם כאלה מינונים והוא אמר אני רשמתי את זה כדי לייצר את אותו שם - - - שאלו את אותו רופא שפגש את המטופל למה רשמת כזאת כמות אמר הרופא, על מנת לייצר את אותו שמן ריק סימפסון - - -חלק מהמינונים שהורדו, חלק גדול מהם, אני לא יודע אם כולם אבל אני מניח שחלק גדול מהם היו של רופא שכשנשאל הרופא למה רשמת כך וכך אמר, אני נותן את זה על מנת שייצרו שמן ריק סימפסון.

זה פחות או יותר אמת, דיברנו גם על זה- - ומה הבעיה? הם רוצים להרוג אותנו, לא רוצים שיהיה שמן סימפסון.

רופא שלא רוצה לתת - - - רוצה למנוע טיפול המינימום זה שיקבע עם המטופל. רופא של היק"ר שלא רוצה לתת את הטיפול שיראה את המטופל. אין דבר כזה רופא מטפל בשלט רחוק בלי לראות, אפילו לא בשיחת וידאו.

הילד שלי, שאף אחד לא יקשקש לי, הוא נאלץ לנטוש רופאים, נאלץ הכל, מה, בשביל מה? זה לא הגיוני. כן, יובל. תגיד סליחה ונמחל לך. הרצון הוא להביא לטיפול מושכל, יעיל ואפקטיבי בחולים. לא על סמך

מקרה ספציפי אלא על סמך מתודה קלינית סדורה ואחידה. גם במקומות אחרים קיים הנושא שחולה הולך לרופא אשר פוגש אותו, ממלא תיק שלם, ורופא אחר בודק את אותה התוויה. בעתיד תהיה כל אחת מהדרכים במדיקליזציה - - - כל אחת מהדרכים פתוחות לגבי החולה: האחת היא ללכת לרופא שימליץ לו ולשלוח את ההמלצה, השנייה ללכת לרופא עם סיוע מהקופות שבמקום ייתן לו רישיון. והשלישית למלא בעצמו את אותו טופס ולשלוח ליק"ר שם התיק שלו ייבחן כאשר יש את ההמלצות.

שמי רוני צפריר, אני בן 65 ויש לי מלנומה גרורתית ששום דבר לא עזר לה. קיבלתי את הטיפול הביולוגי הכי מתקדם שיש והוא לא עזר. ואז הגעתי לקנאביס. לא ידעתי מה זה קנאביס, אני לא מעשן. לקחתי את הגרם קנאביס של השמן במשך שמונה חודשים וכל הגרורות נעלמו לי.

הסרטן הפך ממחלה ממאירה שהיו לי מספר שבועות לחיות למחלה כרונית ואני חי, עובד, מנשק את הילדות, מכין ארוחת ערב ואפילו הולך עם הכלב לים. מה שמקודם לא יכולתי לעשות. נגמר לי האישור, העברתי טופס לכבודו וגם פגשתי אותו פנים אל מול פנים באוגוסט. היום אנחנו בדצמבר. שלחתי בדרך עוד פעם כי אמרו לי רוני, תשלח שוב. שלחתי שוב, עד היום לא קיבלתי אישור. ובאתי למיקי הביתה, אמרתי מיקי, ימיי ספורים. הרופאים אומרים לי שימיי ספורים, יש לי גרורות בראש עכשיו. הפסיקו לי את המינון, הגרורות חזרו. הייתה גרורה אחת שנבהלו אז לקחו אותי מיד להקרנה, שלא רציתי לעשות. יש לי עוד שתי גרורות שמחכים שיתפתחו כדי לעשות לי הקרנה כדי להרוג אותם. לא רוצה הקרנה,

אני אקח כל יום שני גרם קנאביס ואחרי חודשיים לא יהיו לי גרורות. למה אתה שולח אותי לקחת כימיקלים. אתה לא צריך לאשר שום דבר, זה לא שבאתי אליך עם תרופה, אתה צריך לבדוק את הכימיקל הזה, את הכימיקל הזה, זה כן ירוק-לא ירוק. זה צמח, גדל בטבע, אלפי אנשים מגדלים אותו בבית, אף אחד לא חולה, אף אחד לא ניזוק. לא רוצה ממך כלום, לא רוצה מהמדינה הזו כלום, דרך אגב זו לא מדינה שלי, מדינה ששולחת אותי למוות הפסיקה להיות מדינה שלי ואני מכריז פה בכנסת ישראל שאני הולך לעבור כל חוק אפשרי שיגן על חיי, כל חוק אפשרי. ואני אעבור אותו זקוף. אני לא רוצה אותו שלא יעשה בשבילי כלום, שילך קיבינימט. ואני גם לא רוצה אותך, ואותך אני אוהב, אני גם מצביע מרצ דרך אגב, אז הכל טוב, אנחנו במשפחה. אז אל תלך, תישאר. אם לא יהיה לי קנאביס את יודעת מי יישאר למעלה. אין לו רישיון לגמרי עכשיו. את מבינה, אם לא היו הצדיקים האלה שדואגים לי ומספקים לי שמן כדי שאני אמשיך לחיות אני לא הייתי פה היום - - אל תגיד את זה כי יגידו שאני סוחר סמים כי אני דואג לחיים שלך.

ואני רוצה הבטחה ממך, כי את בנאדם שמקיים הבטחות, את הישיבה הבאה הזו שאתם עושים אתם עומדים דקה דומייה לזכרי. חס וחלילה. תמר, אני מצטערת אבל הוא צודק. - - - הכל בגלל סעיף 35. אם הבנאדם הזה, שיכול להיות שהוא בנאדם טוב, היה לו אינטגריטי והוא לא היה שפוט - - - הוא היה קם עכשיו - - - הוא היה שם את המפתחות עכשיו - - - להציל את האנשים - - - זה חלה שהלך לג'וני כי לא נתתם לא הסדרי בחירה. ואם יש זליגה שהמשטרה תטפל בו, שהמשטרה תטפל בסוחרי סמים. - - - ד"ר מיכאל דור בטלוויזיה - - יש לי בבית שקיות 50 גרם תיקון עולם עם מספרי אצווה. הזליגה באה מהספקים. אני יכול להוכיח שהזליגה באה מהספקים. איך אליי הביתה הגיעו שקיות של 50 גרם של - - - יושבות אצלי בבית ארוזות עם מספרי אצווה - - - יש לי 50 גרם עם מספר אצווה בבית. חברים, תראו, מאיר וימית אתם שניכם דוברים אחרונים. אני מתנצלת אנחנו

- - לא יכול להיות שאני לא אדבר - - לא אבל אתה מדבר כל דיון ויש פה אורחים. יש לי משהו יותר חשוב ממה שלכולם פה. ושלחתי לך את זה במכתב.

ימית, אחריה מאיר. אחרי זה אני מסכמת את הדיון. אני מגיל 14 חולה באפילפסיה מאוד קשה. כל החיים היו לי כל הזמן התקפים שלקחתי תרופות. בשנים האחרונות התחלתי את הקנאביס הרפואי וכבר ששנתיים אין לי התקפים בזכות הקנאביס הרפואי. היו לי חמשה התקפים בשבועיים,

לא יכולתי לא ללמוד, לא לעבוד, לא לתפקד. מאז שאני מטופלת בקנאביס החיים שלי השתנו לטובה. אבל יש לי קטע של הגבלות מינון, ההגבלות האלה פשוט פוגעות לנו בחיים. אנחנו כל סוף חודש צריכים ללכת לחפש את התרופה שלנו מאנשים, לבקש תרומות מאנשים חולים בשביל שלנו, שיהיה לנו איך לחיות את החיים שלנו בטוב בשביל שלא יהיה לי התקף מחר או לא משנה מתי. אבל זה שאני צריכה לחפש את זה ולשאול אנשים תעזרו לי בשביל טיפול. או קטע שאני צריכה נגיד הארכת רישיון, אני צריכה לשלוח לד"ר מיכאל דור הודעה לטלפון הפרטי שלו בשביל שיאשר לי את הרישיון שלי. למה זה צריך להגיע למצבים כאלה שאנחנו צריכים להגיע עד לד"ר מיכאל דור לטלפון הפרטי שלו בשביל שיאשר לנו משהו.

אני במקום מאיר מדבר, הוא נותן לי. בבקשה. מה שמך? שמי עופר כהן. אנחנו הקמנו פורום של מטופלי קנאביס רפואי בישראל, אנחנו עוזרים למעל 600-500 אנשים בחודש,

מינון. אני רוצה לדבר בצורה הכי פשוטה שיש יש אנשים שהם חולים, 50%-40% מצרכני הקנאביס בעלי הרישיונות הם קבועים. אם בנאדם מגיש חידוש לרישיון למה הוא צריך לחכות 90 יום ו-100 יום ו-150 יום. יש פה לפחות 10-8 עמותות. אני עמותה, דנה עמותה, נטע עמותה, יש לנו מדפסת בבית אנחנו יכולים לעזור לך בתור משרד הבריאות להגיש לכם את החומר - - - אנחנו ממלאים - - - ילדה קטנה כמו הילדה של מאיר, היא יכולה למלא טבלת מינון, ילדה עם אפילפסיה שהיא יכולה לדעת - - - אם הוא יכול לדעת אם הוא צריך 20 טיפות או 30 טיפות - - - כמה עולה לגדל לקנאביס, כמה עולה, 6 שקלים לגרם, חסה עולה יותר יקר מלגדל קנאביס. תיקחו את הכסף של התרופה, תעשו לו בוסטים, תעשו בזה מה שאתם רוצים. תנו לנו, אנחנו החולים, אני חולה קרוהן, אני פוסט טראומה, אני ב-70 גרם. אני הגשתי לחידוש לפני חודשיים וחצי עד עכשיו לא קיבלתי. אני צריך - - - שייתן לי עד שאני אקבל כדי שתרוויחו עוד חודש שלא תיתנו לי את המינון. מה אתם רוצים מהחולים, אנחנו חולים שאנחנו חולים שאנחנו מתים. אני בנאדם בן 53, הרסתי את המשפחה שלי, אני בפוסט טראומה, אני בקרוהן, אני בפיברו, אני בפריצת דיסק, אני עם בריחת שתן, אני עם טיטול. מה אתה משחק איתי עם המינון? אני פסיכיאטרי. אתה לא נותן לי. אני מתקשר למיכאל דור בפרטי, אני אומר לו תשמע, למה לא - - - למה אתה מתקשר אליי בפרטי? אתה מיכאל דור מנפיק רישיונות, תן לאנשים. אתה נותן לי 60 גרם אחרי זה אתה מוריד לאנשים, אתה משאיר אנשים בחוסר מינון, זה תרופה. אתה יודע מה, התרופה לא עוזרת, בוא נגיד שקנאביס לא עוזר אבל התרופה משאירה אותי נורמאלי. היא תרופה - - - כל היום אני יכול לעשות ככה, אני בחוסר מינון של תרופה - - - כולם ככה, אנחנו לא רוצים כלום, תעשו מיליונים, תיקחו את החוות, תנו לנו בתור עמותות לעזור לכם לעזור לחולים. אנחנו לא רוצים כסף מזה, אנחנו לא רוצים כלום. תן לכל חולה לגדל עציץ - - עופר, תודה. תמר, אפשר להגיד משהו על ה- - - חברים, אני מסכמת את הדיון בבקשה. תמר, זה לא פייר, חצי דקה, נשאר מהזמן שלו, נתתי לו חצי זכות דיבור, נשאר לי עוד חצי.

זה לא הוגן מה שאתה עושה, אני מבקשת שתצא בבקשה. אני אגרום לך לא לסכם את הדיון. תמר, חצי דקה שנשאר לו מהזכות שלי, אני נתתי לו. אני רק רוצה להגיד עכשיו דבר אחד - - - מאיר, אתה פוגע בנו, אנחנו אנשים מכובדים. אני לא איש מכובד אז תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אני מאיר קדוש, תראו אותי איך שאתם רוצים לראות אותי. אני שליח של בורא עולם, אני ראיתי בעיניים שלי ואני לפני שנה בוועדה שלך,

פה בדיוק, בוועדה שלך לפני שנה בדיוק. וכשאני צעקתי הוועדה שלך לא מתועדת בשום מקום,

איפה כל המצלמות, מחקו אותה עם פסים צבעוניים. בא אליי פרופ' גרוטו אומר לי דבר איתי, אל תדאג. אני לא איבדתי קשר עין עם מיקי דור. הרישיון שלי נמצא פה, הוא חתום עם חותמת גומי בלי קשקוש. שנה רישיון קיבלתי מהכנסת, רישיון באופן חריג דרך רופא משפחה. אותו רופא משפחה הוציא 20 רישיונות, גם לכמה הורים שנמצאים פה וחולי סרטן שהוא הוציא להם ועד שגילו שהוא רופא משפחה עצרו לו את זה ואיימו עליו, אמרו לו שהוא רוצח וזה והרופא הזה גם כן יבוא ורוצה להגיד גם כן את הדברים שלו. עכשיו נמשיך הלאה לעניין שלנו כרגע שהילדה שלי היא במצב כזה שלפני חודש וחצי כבר אין לנו שמן מתיקון עולם של 30% - - - אני שלוש פעמים באתי אליהם כי אין משלוחים, שרשום באתר שיש, באתי ואמרו לי אין, היה בבוקר ונגמר. אז אני עם הילדה שלי בלי שמן עכשיו.

מבחינתי זה טוב, זה רק מוכיח את זה שזה תרופה שמרפאה ולא שמסייעת. היא חודש בלי שמן וברוך השם היא לא מפרכסת. היא הייתה מפרכסת קרוב ל-100 פעמים ביום. במשך 10 דקות היו לה עשרות פרכוסים. אני אסכם את דבריי עכשיו בזה שהצמח הזה זה צמח והם כרגע רוצים לשלוט בו בצורה שיעשו ממנו סינתוז שייצא בכדור או שייצא באיזושהי צורה שהם שולטים עליו ושאף אחד לא יכול לשלוט בזה. והם יודעים בדיוק שאי אפשר לשים את היד על הקנובינואידים בצורה פעילה לכולם,

לעשות כמו במדינות מתוקנות אחרות, לראות איך עשו את זה ולדעת לשנות את זה, לעשות מזה כסף שלא יהיה דבר כזה. תודה רבה לך תמר על כל מה שאת עושה וסליחה על הבלגן. אני חייבת להגיד שאני לא זוכרת דיון כזה קשה.

מלווה את הנושא הזה כבר שלוש וחצי שנים. יובל לנדשפט, יחידת קנאביס רפואי, משרד הבריאות, אתם חייבים להתעורר. אתם חיים על הר געש שמתלבה ומתפרץ על איפה שאתם יושבים ואצלכם עסקים כרגיל. זה לא יכול להמשיך ככה כי המחדלים שלכם מגיעים אלינו. מגיעים לרופאים, מגיעים לכנסת, מגיעים לחברי כנסת ששמעת פה. הם מגיעים ממצוקה ומתסכול של אנשים שלפחות מבחינתם, אתה שמעת אותם כאן, הם פשוט נלחמים על החיים שלהם. יש פה

מרכזי בתפקיד שלשמו הוקמה יחידת הקנאביס הרפואי. ולא רק זה, זה כשל מצטבר. כי אנחנו שלוש שנים מלווים מצב שאומרים לנו שהוא ישתנה. תוך כדי השינוי אנחנו רואים שלא רק שהמצב לא משתפר, אותן בעיות ישנות ממשיכות ואף מתרבות כי זה יותר מטופלים פלוס בעיות חדשות. זה לא הגיוני,

זה בלתי מתקבל על הדעת וזה לא יכול להימשך ככה. אותה בירוקרטיה,

אני לא מדברת כבר,

מילה לא הייתה כאן על נושאים של התוויות ודברים כאלה שזה

כביכול, לממסד הרפואי שעוד לא הגיע - - - וגם זה קיימנו כאן. אך ורק מה שתחת ידיכם אך ורק בירוקרטיה, אך ורק פקסים, אך ורק קשר עם רופאים, אך ורק טלפונים למטופלים, אך ורק מינונים שאתם חותכים באופן שרירותי פעם אחר פעם אחר פעם. ואז אומרים לנו זה נראה לנו לא טוב בלי לראות את המטופל אפילו. זה לא יכול להיות וזה שלוש שנים. אני לא מוכנה לסכם כאן עוד דיון ולשלוח אתכם מה ששלחתי אתכם 1000 פעם בעבר וכל פעם אתה חוזר לי עם אותן תשובות

לא רק שלא קורה כלום, המצב רק מורע. איך זה יכול להיות? לכן אני רוצה לבקש לערוך דיון חירום בהשתתפות השר והמנכ"ל פה בוועדה. אני רוצה שאת כל הדיון הזה אנחנו נקרין בשידור חוזר בהשתתפות סגן שר הבריאות ומנכ"ל המשרד. לא ייתכן שהדבר הזה נעצר באיזשהו צוואר בקבוק ושם הוא נשאר ואנחנו חוזרים וטוחנים וטוחנים וטוחנים.

אני לא זוכרת מתי יצאתי מתוסכלת ככה מדיון אבל אנחנו לא נרפה מזה. אנחנו נשב פה עם השר ועם המנכ"ל, ואם יהיה צורך נביא צו הבאה, כדי לקיים את הדיון הזה ולראות איך משרד הבריאות דואג למטופלים שלו, מקיים את החובה שלו, זה הכל.

תמצאו ובמיידי דרך אחרת.

אני אישית נתתי לכם את הדרך הכי פשוטה, שחררו את הרופאים לתת את הרישיונות. אתם לא מאמינים איזה מהפכה זה יעשה, אני אומרת לך את זה שנתיים. ואמרתם שתבחנו את זה, חזרתם, כן, לא, אחרי ההסמכה. עכשיו אחרי שנתיים יש לכם 150 רופאים, מהם אותם 14 רופאים אונקולוגיים שמהתחלה לא הייתה איתם בעיה. אין, אתם פשוט כשלתם בטיפול בחובה שלכם, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. זה כשל קולוסאלי שפשוט אתם חייבים לשנות כיוון 180 מעלות כי את אותן תשובות ואת אותם דברים לעוסים אי אפשר להשאיר ככה. ולכן הוועדה תזמין לדיון חירום את השר ואת מנכ"ל המשרד, תביא בפניהם את כל מה שעלה פה,

גם מהפניות האינסופיות שהצטברו אלינו שהן כולן חוזרות וחוזרות לאותם דברים, ואנחנו נדרוש מהשר להתוות מדיניות פשוט אחרת.

וברור כאן שזאת לא עובדת. אנחנו כמובן נודיע לכולם על מועד הדיון לאחר שנתאם אותו. ואני מודה לכולם,

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.